תציגי את עצמך. את גם אמורה להיות חברה בוועדה, אומר יושב-ראש הסיעה

אלא שזה יהיה הכנה לשעת חירום, כדי שנדע בתנאי מעבדה לקבל את ההחלטות הנכונות איך מחליטים על סגר. סגר היא מילה בת שלוש אותיות בלבד, אבל המשמעות שלה כבדה מאוד כמו פרק שלם בחיים של בן אדם, והמילה הזאת "סגר" והמילה הזאת "הגבלות" הן אנטי-תיזה לחופש הקיום של בן אדם באופן נורמלי ללכת לעבודה, ללכת לענייניו, ללכת ללמוד, לקחת את ילדיו למקומות כאלה ואחרים, להסתובב בעיר חופשי. זו משמעות אחת לסגר. יש עוד משמעויות, שאנחנו חווים אותן היום, בימים אלה, וחלילה אם יש יד קלה על הסגר וזה גם יוצר סטיגמה. זה יוצר סטיגמה על ערים, זה יוצר סטיגמה על ציבורים, לא תמיד בצדק, והרבה פעמים גם שלא בצדק. כשראינו את תזכיר החוק הזה מגיע אלינו להארכה, קיווינו שנטפל בו לא בלחץ שיש כיום, כשיש כמה ערים עם הגבלות, ואולי יש עוד כמה ערים בדרך, ולעומת זאת יש כמה ערים אחרות ששפר עליהן גורלן ולא הכריזו בהן סגר. אני רוצה רק לתת את המתווה של הדיון היום ומה עומד לקראתנו בזמן הקרוב. כפי שאתם יודעים, יש את חוק הסמכויות הגדול, שנמצא כבר על שולחן הוועדה, שהוא טומן בחובו גם את התקש"ח הזה של ההגבלה, גם את התקש"חים של בידוד וגם תקש"חים נוספים, והוא אמור להידון בשבועות הקרובים, כדי שנכין בסופו של דבר חוק מסגרת, סט של מסגרת, שממנו ייגזרו כל ההוראות בהמשך הדרך. לצורך זה יהיו כמה וכמה דיונים, וגם אז אני ארצה מאוד את ההשתתפות הערה, גם של חברי הוועדה, גם של אנשים שעליהם בסופו של דבר זה הולך להיות מושת, ראשי הערים, האנשים שמטפלים בזה ברשויות, משרדי הממשלה השונים. בעניין הזה אנחנו יודעים שיש לנו תקופת זמן ואנחנו נעשה את זה. זאת אומרת, מה שלא נצליח להשלים בתקנות שאנחנו דנים בהן היום, שלצערנו הרב הגיעו לשולחננו רק בסוף השבוע ואמורות לפקוע בסוף השבוע הבא, כדי שלא יהיה מצב שבו לא תהיה אפשרות במקרי קיצון ואני מדגיש,

להשתמש בהגבלות ובסגרים, תוטל עלינו החובה לנסות ולתקן, מה שאפשר לתקן, בזריזות, במהלך היום-יומיים הקרובים,

במהלך הימים הקרובים ממש, ולאחר מכן אני מודיע כאן שבחוק הגדול אנחנו ניכנס לכל רזולוציה "בלי רחמים", מה שנקרא, כדי להגיע בסופו של דבר לדברים הנכונים שצריך לעשות. התחושות שלי הן קשות. התחושות שלי הן קשות כי נראה מצד אחד שאף אחד לא רוצה להשתמש בזה, אבל בסוף, כשמשתמשים בזה, לא משתמשים בזה תמיד בשום שכל ולא בזהירות המתבקשת, וגם ההסתכלות האמיתית על מה קורה באותן ערים או באותן שכונות, היא לא תמיד חפה מטעויות. ולכן מה שאני מבקש, חבריי חברי הוועדה, אנחנו נקיים דיון ארוך היום, אבל אני רוצה שהוא יהיה אפקטיבי עד כמה שאפשר, ולכן אנחנו נתחיל קודם כול בהערות לסדר של חברי הוועדה, כמו שאני נוהג תמיד, אני מבקש שהן יהיו נורא קצרות וממוקדות, כדי שלא נתחיל להיכנס עכשיו לנושאים, כי אני רוצה להיכנס אליהם בדברים עצמם. לאחר מכן אני אבקש מנציגי הרשויות המקומיות, שנמצאים כאן, או בזום, לתת את הנקודות שלהם, לתת את המבט שלהם על העניין הזה, ומה הדברים שלדעתם צריכים להיות מתוקנים, ולאחר מכן נתחיל עם משרדי הממשלה, כשבראשם כמובן משרד הבריאות. אני כבר מודיע כאן: זה לא יהיה דיון משפטי בלבד נציגי משרד הבריאות, כרגע אני רואה את נציגי היועמ"ש במשרד הבריאות הדיון יהיה דיון גם בפרמטרים הרפואיים של ההחלטות הללו, ולא רק בניסוחים למיניהם. אנחנו ניכנס לכמה נקודות: הנקודה הראשונה זו הנקודה של שיקול הדעת בקבלת החלטה, מה עומד לנגד עיני מקבלי ההחלטות, ממה מורכבים הנתונים המספריים, האם אין עיוות בהם כשמתייחסים לאוכלוסיות שונות. נגיע גם לזה. הנושא הראשון זה הנתונים שעומדים בפני ועדת השרים לפני החלטה. הנושא של היוועצות של ועדת השרים מול ראשי הרשויות, באיזה רמה היא צריכה להיות ועד איפה ראש הרשות יכול להשפיע על ההחלטה הזאת, והדבר השלישי יהיו עוד דברים נוספים אורך ההחלטות ומתי זה מגיע לבדיקה ובחינה של מה שנקרא "עין הוועדה" או "עין נבחרי הציבור" באמצעות ועדות הכנסת. במקרה הזה זה באמצעות הוועדה הזאת ובמקרים אחרים באמצעות ועדות שמטפלות באותם נושאים,

או דברים מסוג אחר. אלה שלושת הדברים שאני רוצה להתמקד בהם היום. ואני מודיע: אני רוצה לשנות. אנחנו לא יושבים כאן בשביל להעביר את המסמך שהועבר אלינו בבהילות, לאשר אותו היום ולהעיף אותו מחר בבוקר.

אנחנו נמצה דיון, תוך כדי כך שאני יודע, מה שגם אתם יודעים, שאנחנו מוגבלים בזמן בתקש"ח עכשיו, בהארכת התקנות, אבל עם כל זה אנחנו נתקן אותן גם עכשיו, ואחר כך בחוק הכללי, כשכבר התחלנו את הדיון הראשון בו, אנחנו ניכנס לדברים האלה ונתקן גם את התיקונים שתיקנו היום. לכן כל משרד ממשלתי שיש לו מה לומר בעניין הזה, שיתכבד ויביא את זה היום, ולא רק בהיבט המשפטי, בגלל שבהיבט המשפטי, יועצים משפטיים לא חסרים לי פה בוועדה. אני צריך את האנשים שחיים את הרגע, שחיים את העניין ויודעים מה ההחלטות שלהם גורמות לאנשים בסופו של יום. עם כל זה, אני רוצה לומר שוב, אנחנו אנשים אחראים, ואנחנו יודעים שיש לפעמים מקרי קיצון שבהם צריך להשתמש בדברים שאנחנו לא משתמשים ביום-יום, אבל זה רק במצבי קיצון ורק אחרי שכלו כל הקיצין, ורק אחרי שהממשלה עשתה את כל מה שהיא צריכה לעשות, כדי למנוע ממקום להיות מקום מוגבל

בסופו של יום, אפשר אולי להגיע חלילה גם להחלטות כאלה, אבל כשאנחנו יכולים להסתכל על עצמנו במראה ולהגיד: ההחלטות האלה היו נכונות ותקינות ולא משהו שנשלף מן המותן. אני מקדם בברכה את ראשי הרשויות שנמצאים פה: ראש עיריית בני ברק, ראש עיריית אלעד, שלצערנו הרב נמצא היום בכותרות, כמו שאמרתי קודם, בעניין הזה. ראש עיריית דיר אל אסד. יש לנו גם את ראש העיר דיר אל אסד. חבר הכנסת לשעבר, דבאח. חבר הכנסת לשעבר דבאח, אז אתה מכיר את אזור ההתנהלות שלנו. נציג מודיעין עילית, סגן ראש העיר, סגן ראש העיר של אלעד, ראש מועצת קריית יערים טלז-סטון, הרב רביץ, שהיה מראשוני הנפגעים בסבב הקודם, אבל נעשתה עבודה גדולה. סיימתי את ההקדמה שלי, גם אם היא הייתה קצת יותר ארוכה מאשר מה שחברי הכנסת יעשו, מה לעשות, ליושב-ראש יש פריבילגיה. אני אתן ממש בזריזות, שתי דקות לכל חבר כנסת, הצעה לסדר או דברי פתיחה, ולאחר מכן, כמו שאמרתי, נשמע את ראשי הערים, לפני שניכנס לנקודות עצמן. מי שיכול להיות פה במשך כל השעות הללו מטעם ראשי העיר או ראשי העיר עצמם בהמשך הדיון, שהוא יהיה החלק החשוב כשנרד לנקודות עצמן, לתקש"ח עצמו, זה יכול לעזור לנו בהחלט לקבל החלטה. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. בוקר טוב, אדוני. אתמול בערב רציתי להגיד שהבנתי למה אנחנו כאן הבוקר, למה לוחצים אותנו לסיים את העבודה על חוק הסמכויות, ה"פייק קורונה". אתמול בערב הגעתי לתמוך באלפי מפגינים ואזרחים טובים מול בית ראש הממשלה בבלפור. בדרך לשם ראיתי מחאה שהתקיימה ב-62 צמתים, ברדיוס הקטן שלי צומת שילת, צומת עין חמד, צומת חטיבה 7 ובמדיה טק בחולון. אני אומר את הדברים כדי להכין אותך,

הלחץ על הוועדה הולך להתגבר, כי המחאה הזאת מלחיצה את נתניהו, שמרגיש שהקרקע נשמטת מתחת רגליו. נתניהו רוצה לסיים מהר ובכל מחיר את חוק איכון השב"כ, "חוק סמכויות הפייק קורונה" וחוקים נוספים שהוא מפזר בין ועדות הכנסת השונות, כדי להתיש אותנו, להעיף את כחול לבן מהממשלה ולברוח לבחירות. אסור לתת לטירוף הזה להימשך וחשוב תמיד לזכור שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואין מצב בעולם שאנחנו נרים ידיים. תודה רבה, אדוני.

אלי, שינית את דעתך? אתה לא רוצה בחירות? אדוני, אני רק רוצה שתדע שמבחינתי, המצב הנוכחי או בחירות, אני הולך לבחירות ברגל, גם אם זה בסעודיה. הינה, אתה רואה, צדקתי. רציתי להודות לך על הדברים שאמרת בהתחלה. אמרת שדיברת באריכות.

החלום שלי זה להגיע כשאתה מעביר שיעור תורה. תזמין אותי. נגמור את הקורונה והכול, נעבור לשיעורי התורה בעזרת השם. פיקוח נפש דוחה הכול. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. שתי דקות, בבקשה. קודם כול, תודה רבה על קיום הדיון.

שרמזת עליו בצורה ממלכתית בתחילת דבריך. החלטות שהממשלה או משרדי הממשלה מקבלים עם הרבה פחות משמעות לאלפי או לעשרות אלפי אזרחים צריכות לעבור דרך הכנסת. יש כאן פיקוח פרלמנטרי, ועדות הכנסת מתכנסות ומחליטות אם כן או לא. נושא הסגר מגיע בהחלטה של פקידים כאלה או אחרים, בלי שום הבנה לצרכים ומה יקרה אחרי זה עם אותם תושבים, ומתן מענה. ראשי הערים החרדיות שנמצאים כאן ולא נמצאים כאן, גם מטלז-סטון,

בתקופת הקורונה הם היו צריכים כל הזמן לפתור בעיות שהמדינה הייתה צריכה לפתור והם לקחו את זה על עצמם. ברגע אחד הילד החרדי הפך לסמל של הקורונה. ראינו את זה בערוץ 13, ראינו את זה עכשיו. מי שייכנס לאתר משרד החינוך, יראה איך נראית מסכה, איך נראית קורונה ילד חרדי עם כיפה עכשיו באתר המשרד. מי שרוצה, ייכנס עכשיו ויראה. ואיך נראה אדם ששומר על מרחק אדם בלי כיפה. זה אתר ממשלתי של משרד החינוך. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, בשבת האחרונה שבתתי בעיר רמת גן. בשבת בצוהריים החלטתי שאני הולך לטייל בעיר, לראות את הגנים הלאומיים.

יש לתושבי רמת גן, ודאי לעומד בראשה הרבה מה ללמוד מבני ברק, מאלעד, מטלז-סטון. ראיתי שם מאות אנשים, אין אזכור של מסכה, אין אזכור של שני מטר. וראה זה פלא, לא ראית שם משטרה, לא ראיתי פקחים שרודפים אחרי אנשים, מה שקורה בערים חרדיות. לא ראיתי את הפקחים הסמויים שמגיעים לאולמות חרדיים, לבעלי השמחה, ופתאום קופצים ותופסים את החתן באמצע. איפה המשטרה ברמת גן? אני הייתי בשבת וראיתי. אני לא מקל ראש. כשהמשטרה מסתובבת בבני ברק ומענישה את מי שצריך להעניש, זה תפקידה. אנחנו לא מחפשים להקל.

להעניש במלוא החומרה.

תמשיכו לעשות עבודתכם, אנחנו לא מחפשים הנחות, אבל לא יכול להיות שמקבלים כל הזמן את המרדף של המשטרה כלפי אנשים חרדים, אני לא רוצה להגיד בצורה אובססיבית, אבל את זה אני לא רואה במקומות חילוניים. לא נעים שככה מדברים פה, בצורה כזאת של חרדים מול חילונים,

ראיתי ביום חמישי איך המשטרה קופצת באולמות חרדיים, ואני אומר: בצדק,

אתם עושים עבודת קודש, אבל איפה הייתם ברמת גן? אלפי אנשים בפארק הלאומי, שוטר אחד לא ראיתי שם, מעטים האנשים עם מסכות שיש שם. יש כאן הרגשה של ציבור שלם שיש ציבור שקל להכות בו, הוא ציבור ממושמע, ציבור שמקבל את הדין באהבה. יושבים ראשי רשויות ובמקום להתעסק בניהול העיר, לנסות להסביר לאנשים, הם צריכים לעתור לבג"ץ. לכם יש תשובות למה במקום אחד כן ובמקום אחד לא?

שמהוועדה הזאת נצא עם תשובות, עם הנחיות ברורות, שיהיה דין אחד לכולם. דין אלעד כדין רמת גן, דין בית שמש ובני ברק כדין רמת גן. תודה רבה. אדוני, אני רוצה להסכים איתו.

אגב, זו לא פעם ראשונה. שיירשם בפרוטוקול שהוא צודק. כבר הצלחה ראשונה. המשטרה לא סוגרת את האתרים. מי שסוגר זו הממשלה שמתייחסת אליכם כאוכלוסייה מוחלשת.

בבקשה. תודה רבה. אני שמחה להיות כאן במה שאני חושבת שהיא אחת הוועדות החשובות ביותר בכנסת וגם להודות לך על הדרך שבה אתה מנהל בוועדה הזאת את הדיונים, שאני צופה בהם כבר מתחילת דרכם. אני רוצה להגיב לחברי אלי. זה אומנם מפרשת השבוע הקודם, אלי, מפרשת קורח. אני חושבת שאנחנו מנהלים פה ויכוח לשם שמיים, כך לפחות אני רואה את זה. בוויכוח שבין בית הלל ובית שמאי, אלה ואלה דברי אלוהים חיים. אני מבקשת שכך נתייחס לנושא הזה. אני חושבת שחשוב מאוד לשמור על הממלכתיות בדיון הזה. אחרי ששמעתי את חברי מלכיאלי ובכלל את הדי הציבור ואת ראשי הערים השונות שנמצאים פה, אני חושבת שחשובה מאוד העקביות בכל נושא, העקביות בהחלת הכללים, על מנת שהדברים לא ייתפסו כאיפה ואיפה. אומרים שהדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות, כפי שאנחנו יודעים, ואני מבקשת גם מאיתנו וגם מהגורמים המקצועיים בדיון היום, אם אפשר יהיה גם להתייחס להיגיון המסדר מאחורי הדברים. אני חושבת שחשוב מאוד להתייחס להיגיון המסדר וגם להנגיש את ההיגיון המסדר הזה לציבור כל העת, על מנת לזכות באמון בו, ואולי הוא הדבר החשוב ביותר כדי שנוכל להתמודד עם מה שצפוי להיות משבר ארוך, ועל מנת שנוכל לבקש מהציבור להפעיל אחריות אישית, כנדרש מהם. האמון הזה הוא חיוני וההיגיון המסדר לצורך זה הכרחי.

תודה רבה. אני מסכים עם כל מילה שאת אומרת, בגלל שברגע שיש היגיון, וההיגיון הזה הוא שקוף ונגיש, גם הסיכוי שיהיה איפה ואיפה או שיהיה שיקול דעת לא נכון הוא רחוק יותר. אני מודה לך על הדברים שאמרת. אני מקדם בברכה גם את חבר הכנסת החדש שהוא כבר ישן, אוריאל בוסו, שגם מגיע מהתחום המוניציפלי, כממלא-מקום ראש עיריית פתח תקווה. הייתי רוצה לפתוח, כמו שאמרתי, ולתת לראשי הערים ולנציגים המוניציפליים להציג את התובנות שלהם, חלקם ממה שקרה בסבב הקודם, שעברנו רק לפני חודש וחצי-חודשיים, באזור פסח, וחלקם לצערנו שחווים את זה כרגע. הייתי רוצה להתמקד בנקודות ובטענות הברורות, הפשוטות, האמיתיות. כל הזמן דוחפים אותנו לפינה, ואני אומר את זה כרגע כאדם שמגיע מהמגזר החרדי תמיד אנחנו נכנסים לפינה בסופו של דבר, כשלצערנו הרב המציאות מכניסה אותנו למצב שאנחנו צריכים לבוא ולהתבכיין, לומר את הדברים שלנו, מתוך עמדה שהיא כבר עמדה בעייתית. כאילו יש בעיה והבעיה היא יותר במקומות חרדיים וכו'. אוהבים לתייג אותנו, אוהבים למתג אותנו בחלק השלילי של העניין. אני חושב שזה דבר רע, דבר שאסור שיהיה. אני מתייחס גם למה שאמרת לגבי הפרסומים. אנחנו לא צריכים להיות הפרזנטורים של המחלה, אנחנו פרזנטורים של דברים הרבה יותר טובים,

כשאנחנו הפרזנטורים שלהם, אף פעם אנחנו לא זוכים לסיקור הנכון והאמיתי, ולכן מאוד מאוד הייתי רוצה אני מתאר לעצמי שגם יצא הרבה זעם ותסכול בסופו של יום, ראשי הרשויות, שתביאו את הדברים, הדברים שאתם מתמודדים אתם, אם זה חוסר מידע שיש לכם או שהיה לכם לגבי החולים, חוסר מידע לגבי הפעולות שהממשלה עושה אצלכם ולא עושה במקומות אחרים, ההצעות שהצעתם והמדינה לא עושה ומעדיפה לעשות את החלק היותר קל של סגירה וכו'. אני מנסה לכוון אתכם לכיוונים האלה, כי שם אנחנו רוצים לעשות בעזרת השם את השינויים הנדרשים, ונעשה את זה בעזרת השם בשום שכל. שלום מיקי, תודה שאתה מצטרף אלינו. למיקי כמו לאחרים מחברי הכנסת יש ניסיון מהשטח מתפקידיו הקודמים, ואני חושב שהנושא הזה הוא באמת נושא שצריך לדבר עליו גם מהניסיון. ברשותכם, אני אפתח אולי דווקא בראש עיריית אלעד, למרות שזאת עיר יותר קטנה מבני ברק, אדוני ראש העיר בני ברק, כי כרגע הוא נמצא בכותרות. זה נכון להרגע. נתחיל כרגע ונשמע את הדברים מפי ישראל פרוש, ראש העיר אלעד, שגם פנה לבית המשפט ביום שישי. אנחנו ודאי נשמע גם את הדברים הללו. אדוני ראש העיר, בבקשה. בוקר טוב לכולם. ראשית כול, אני חושב שאנחנו נמצאים בבית המחוקקים, וחוק הוא חוק, ומדינה היא דבר ראשון מקום שבו אנחנו צריכים להתנהל לפי סדר. אנחנו אומנם עיר קטנה, 50,000 תושבים, עברנו את הגל הראשון וכעת אנחנו נמצאים בגל השני. אנחנו עובדים עם פיקוד העורף, אנחנו עובדים עם משטרת ישראל, הם אלה שמוליכים, מדריכים אותנו ומכינים אותנו לשעת חירום. חשבתי ואולי ראיתי בערים אחרות, אמרתי שאני אציג אותן, והבאנו אלינו עוד שחקן, שקוראים לו "גל הירש", שהוא ליווה אותנו בגל הראשון. לאורך כל הגל עמדו לידינו פיקוד העורף ומשטרת ישראל ואמרו: אתם עושים את הדבר הנכון, רק שאין לכם את הכלים הנכונים להתמודד. אנחנו ערים חרדיות, לא אנחנו בנינו את הערים, אנחנו בסך הכול נותני שירות לתושבים בעיר. יש לנו משפחות מרובות ילדים, כן ירבו בעזרת השם אצל כולם, כי ככה הרבנים שלנו מורים לנו. יש לנו גם בתים קטנים יותר, כי כך הנוהל אצלנו. אנחנו לא גרים שלוש נפשות בווילות, אנחנו גרים 12-10 נפשות בדירות 70 מ"ר עד 120-100 מ"ר. כשהחולה הראשון נכנס למסגרת, אנחנו מבקשים: בבקשה, קחו אותו למלונית,

כי אין לנו חדרים לכל נפש בבית. וברגע שאחד נדבק, בתוך יומיים הוא מדביק את כל המשפחה. יושב פה לצידי סגן ראש העיר, שהוא אחראי על הקורונה אצלנו, והוא עוד מעט ייכנס למיקרו, אבי שטרן. הוא יושב-ראש איחוד הצלה בעיר, הוא טיפל באנשים, והוא חלה. אני אישית התקשרתי למד"א וביקשתי אולי ארבעה-חמישה ימים: בואו תבדקו אותו. לקח עשרה ימים עד שהסכימו לבדוק אותו. בינתיים הוא חלה. כשבאו לבדוק אותו, ביקשתי שגם יבדקו את הילדים שלו.

אנחנו קודם צריכים לראות שהוא חיובי ולאחר מכן נבדוק. התוצאה של זה הייתה שהוא וכל המשפחה נהיו חולים. כך גם מגיעים למספר חולים. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני לא נכנס לכל הנושאים האלה, אני נכנס למשהו אחד. בפעם הקודמת לצערי ראיתי שהולכים על הראש של העיר שלנו, ואז הלכתי לתקשורת, ניסיתי לעשות משהו והצלחתי, לא סגרו אותנו. ראינו את הסבל שהעיר בני ברק עברה, הפעם זה עבד טוב יותר. שאלתי את המשטרה אם זה קג"ב או שאנחנו חוזרים לתקופת סטלין. אני מקבל טלפון ביום שישי ושר הבריאות מודיע לי: סוגרים לך את העיר. אני אומר לו: אני מעדיף, אני רוצה לעבוד מקצועי, רק תן לי קריטריונים, תסביר לי מה יקרה בעקבות הסגירה. יש לנו עיר של 50,000 תושבים, 63% עד גיל 18, איך אתם הולכים להתמודד עם הדבר הזה? האם המלוניות כבר פתוחות? אז עוד היו לנו אולי 30 חולים. אני אומר לו: תיתן לי להוציא אותם למלונית, ובזה נגמור את הסיפור. "אנחנו מטפלים בזה". עברו חמישה ימים, ואז אני מקבל טלפון מאחת מהנפה בפתח תקווה, היא אומרת לי: לצערי עומדים לסגור את העיר שלכם. אני אומר לה: אני לא מבין, אנחנו באותו חוק, יש משטרת ישראל שאומרת שיש אכיפה של 100%, אומר מפקד המשטרה אצלנו, אדוני היושב-ראש, הוא גר בכפר סבא הוא אומר לי: אני יוצא עכשיו מכפר סבא, אין שם 0.10% מהשמירה שיש בעיר אלעד, כולם שומרים, כולם חובשים את המסכה,

כולם מטפלים במה שצריך. נכנסים לעיר שבאמת כולם במשמעת. ואז הוא אומר לי: אני לא מבין למה עשו את זה. יש אצלנו את היקל"ר, שהוא עובד איתנו יום-יום, ואני שואל אותו: אדוני היקל"ר, יש לנו מה לעשות עוד? הוא אמר: אתם צריכים דבר אחד, להוציא את כולם למלוניות. לצערי עד יום שישי לא נפתחו מלוניות. וגם מיום שישי דרך הטיפול במלוניות הוא בכלל לא טיפול נכון, אין לנו קשר לזה, זה עובד דרך הקופות חולים, השם ישמור עד שהקופות מאשרות - - - אני מודיע ואומר כאן, זאת אחת הנקודות. אני אומר את זה למשרד הבריאות, אמרתי לך ותודיעי לאנשי הרפואה, אני לא יודע מי חוץ מהייעוץ המשפטי - - - נמצאת כאן,

הד"ר ענת צוראל פרבר. אני עוצר אותך לשנייה אחת, אדוני ראש העיר. אמרתי את זה גם בתחילת דבריי וגם בטלפונים, גם מול לשכת השר והשר בעצמו: במקומות שבהם יש משפחות ברוכות ילדים יש עניין הרבה יותר חשוב בהוצאת האנשים מהעיר, כי הבידוד שלהם הוא בידוד כמעט בלתי אפשרי, הוא צריך להיות צעד אחד לפני סגירה. לא צעד אחרי סגירה, צעד לפני סגירה. תמשיך בבקשה, ראש העיר. אני שואל את שר הבריאות: למה אתה סוגר את העיר? מה התועלת? אם תראה לי תועלת, אני איתך. ואז הוא אומר לי: אתה צודק, אני לצערי לא מנהל את המדינה, אני לא יודע לייצר לך את המלוניות, אבל סגר צריך לעשות. אני אומר לו: אבל מה הסגר יעשה? יש לי 35,000 ילדים בעיר, באותה שנייה שהילד נכנס לבניין, 300 ילדים נמצאים באותו בניין. דרך אגב, אין לנו חולה אחד שמאושפז בעיר. זה לא אומר כלום, כי צריכים לשמור על היציאה מהעיר. אבל מה הועלנו בסגר הזה? אז עשו סגר, לקחו עיר שלמה והכפישו אותה. לא דיברו איתנו מה קורה שנייה אחרי הדבר הזה, לא דיברו איתנו מה עושים בעקבות הדבר הזה. ועכשיו אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, המשטרה היא לא חלק מהחוק? הצבא הוא לא חלק מהחוק? יושב מפקד משטרה בעיר, אפילו לא שואלים אותו לפני הטלת הסגר. הוא אומר: אני בהלם, אני לא מבין למה עשו את זה. ההתנהלות פה היא 100%. אני מדבר עם היקל"ר שלי פיקוד העורף הם לא חלק מהמדינה? הוא אומר לי: ישראל, זה דבר הזוי, אני הרבה שנים משרת את המדינה, לא ראיתי דבר כזה. הייתה מגפה ביער אז כל החיות אמרו שיעשו פסגה כדי לחזור בתשובה. אחרי חודש התאספו עוד פעם, כי הם קבעו שאף אחד לא טורף יותר אנשים ולא חיות, הולכים להיות בני אדם. ככה החיות אמרו לעצמן. אחרי חודש עשו פסגה. האריה נעמד, הוא אומר: סליחה, אני טרפתי רק שלושה בני אדם. אמרו לו: לא נורא,

שלושה בני אדם, הכול בסדר. אחריו עלה הדוב. כל אחד אמר את החטאים שלו. בסוף הגיעה הכבשה, והכבשה אומרת: עברה איזה כרכרה עם כמה עשבים, נפל עשב על הרצפה, הייתי רעבה אז אכלתי את זה. כל החיות טרפו אותה. היא לא סיימה לדבר, אמרו: את אשמה, אכלת כמה עשבים. אני חושב שזו בושה וחרפה לשבת פה בבית המחוקקים, כשהשר מרים אליי טלפון ואומר: אני מתנצל שעדיין לא מפנים למלוניות, אבל סגר אני חייב לעשות. איזה סגר?

דיברת עם ראשי העיר? דיברת עם היקל"ר? דיברת עם הצבא? דיברת עם המשטרה? העיקר הטלתם סגר על עוד עיר. לקחת עיר ברמה סוציו-אקונומי 2, שמתמודדת עם עצמה, בקושי מרימה את עצמה מעל המים, ובמקום להגיע ולשאול אותה: אתם עובדים? אתם לא עובדים? מגיעים ושמים את הכאפה על הראש שלה. יש לי 210 ילדי חינוך מיוחד יש לי הרבה יותר אבל שיוצאים מחוץ לעיר משותקים ברמה מאוד מאוד לא פשוטה. 210 ילדים קיבלו הוראה שהם לא יוצאים מהבית, כי מנכ"ל עיריית תל אביב כנראה החליט ראשון ואחריו אחרים. אתה יודע מה זה 210 ילדים משותקים או חולים? זה לא הלקויות הפשוטות, שיש אצלנו גנים. אלה לקויות שיוצאים מחוץ לעיר. הודיעו להם שהם נשארים בבית. מה עם ההורים שלהם? מה עם האחים והאחיות שלהם? ב"אשנב" למשל 12 עובדות, סייעות וגננות ובתי ספר, קיבלו הוראה מראש המועצה,

בשעה 10:00 בבוקר: תעזבו את היישוב שלנו, אתם מוגדרים כעיר אדומה. איזה בושה. לאן הגענו במדינה שלנו? למה עשו את הדבר הזה? אני מודיע לך שאחד השכנים שלי נסע לעבודה בטבריה, איך שהוא הגיע לעבודה, אמרו לו: תעשה פרסה, תחזור הביתה, אתה לא יכול להיכנס לעיר שלנו. לי יש גם ילדי חינוך מיוחד מתל אביב או ממקומות אחרים. אם הייתי סוגר את העיר שלי בפני העובדות שלי משוהם או בפני ילדי חינוך מיוחד, מה היו עושים לי? אבל אנחנו תמיד צריכים להיות בני אדם. לא סופרים אותנו לפני שמקבלים החלטות. אוי לאותה בושה שאנחנו נמצאים במדינה כזאת, סליחה שאני אומר את זה. תודה רבה. רק תבדוק במל"ל, אנחנו מספר 25 היום. הם פרסמו את זה. אני לא יודע למה עשו לנו את הסגר. איפה הקריטריונים? אלעד היא מספר 25 ברשימה, אני אפילו לא רואה משבצת אדומה אחת. אנחנו תיכף נצלול לקריטריונים האלה. זו בדיוק מטרת הדיון. חברי הכנסת שלא היו בהתחלה מבקשים שתי דקות הצעה לסדר. אני אפילו פחות, אדוני. אפילו פחות, תבורך.

גם חבר הכנסת בוסו יקבל אחריך את רשות הדיבור. בבקשה, מיקי. תודה רבה. אני מזדהה כמעט לחלוטין עם מה שאמר ראש העיר אלעד, פרוש. זה מדהים, אני מקבל פניות מהעיר ביתר, ממשפחות.

שני ההורים שלהם חולי קורונה, ושישה ילדים, לא יודעים מה לעשות איתם. קראתי בעיון את הצעת החוק ואת ההערות של היועץ המשפטי

לא יכול להיות. תסכלו על טבריה, ברגע שעירבו את ראש העיר, הסגר על העיר הצטמצם לשני רחובות, שני רחובות בלבד. לא יכול להיות שלא ירכזו את כל הגורמים השותפים לקבלת

הרי בצד קבלת ההחלטות תמיד יש מקצוע נוסף, סיכונים, מה הסיכונים שאני צריך להגיע אליהם. לכן אני אומר לך שאנחנו נצטרך לטפל לא רק בזה שהוא יתחנן שיבואו ויבדקו, אלא איך אנחנו יכולים לקבל הפניה מקופת חולים כדי שיסעו לדרייב-אין, כי זה הכי מהיר. אני אומר לך מהניסיון שלי, הכי מהיר להיבדק בדרייב-אין. לבוא ולהיבדק, לחזור, פחות מ-24 שעות תשובה. לכן צריך לא להרוג את הדרייב-אין ולראות איך אנחנו מארגנים את העניין הזה. לא יכול להיות שיטילו סגר על טבריה ובסוף זה מצטמצם לשני רחובות. יפחידו את כל הציבור אני בא גם מהצד של הכלכלה ובתי המלון יצנחו ב-50% באותו סוף שבוע, ובסוף תהיה כאן קורונה כלכלית. ולכן אי-אפשר להטיל עליה סגר שלם. צריך לבוא ולמקד את זה, לערב את קציני המשטרה, את הצבא, את פיקוד העורף, את ראש העיר, בסוף האחריות היא שלו, הוא מכיר את העיר שלו יותר טוב מכל אחד מאיתנו. קראתי את מה שכתב היועץ. לא יכול להיות שראש העיר לא יהיה מעורב בקבלת ההחלטות ובחינת הסיכונים שיש בצידן. האחריות היא שלו בסוף, הוא מכיר את התושבים שלו. משפחת הורביץ שאני מתחיל לטפל בה. זה מפליא שלא פנו אליכם.

לי יש כמה משפחות כאלה, כשמיום שישי אני מנסה לשכנע את גורמי המל"ל וכו' להוציא אותם מהעיר. יש זוג צעיר עם חמישה ילדים בבית, גם האבא חיובי, גם האימא חיובית, הילדים היו בבדיקות,

אולי בינתיים גם הם. תוציאו אותם מהעיר. זו המניעה הטובה ביותר. להוציא מהעיר זה לא דבר קל, וזה גם לא דבר נוח למשפחה.

נציגי הציבור, אומרים: תוציאו אותם, זה בסדר, במקום זה מעדיפים להשאיר אותם בעיר ולספור אותם כדי שתהיה הצדקה לקבל החלטות כאלה ואחרות.

לפני שאנחנו צוללים, אני תומך במה שהוא אמר. אנחנו נצלול להכול. תודה רבה. חבר הכנסת בוסו, ולאחר מכן נחזור לראשי הרשויות. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך שאתה נותן את הבמה גם לראשי רשויות וגם את ההזדמנות

ביום חמישי, לאחר שהוכרז על סגר בעיר אלעד, הגעתי לעיר, ישבתי אצל ראש העיר, גם אם אין לי מספיק כלים, בשביל לשמוע ולהבין את הבעיה, את המצוקה האמיתית. אני קורא כרגע בתיקון לחוק שהוסף משפט, "לאחר התייעצות, ככל האפשר, בנסיבות העניין, עם ראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל".

גם אם זה טיפה מאוחר, אבל לדעתי אפילו צריך לחזק את המשפט הזה יותר.

את זה אנחנו נחדד בעזרת השם.

אני מגיע מהמוניציפלי, וגם היושב-ראש מגיע מהשירות המוניציפלי. תנו לראשי הרשויות לנהל את העירייה שלהם, לנהל את המבצע, לנהל את האירוע הזה. בסופו של יום רק הם יודעים. מה שקרה שם ביום חמישי, התברר שזה עדיין היה פרומו ךמה שראינו במוצאי שבת. עיר סגורה ומסוגרת. ברגע שמחליטים על סגר, צריך לתת מעטפת שלמה. כשזה היה בבני ברק היו חלוקת מנות, פיקוד העורף, סגר על מוסדות חינוך. הדבר היחיד שהוגדר בסדר זה לסגור את הכניסה והיציאה היחידות. אני לא מדבר על סכנת הנפשות, על אנשים חולים שרוצים לפנות, כמו שהוא ציין, החינוך המיוחד. ראיתי אנשים מבוגרים שהיו צריכים ללכת מכל העיר הרי לא סגרו את התחבורה הפנימית, סגרו את התחבורה החיצונית הלכו ברגל. היה שם עוול אמיתי וכאב לב. אני חושב שעדיין לא למדנו מה מביא את המל"ל ומה קבלת ההחלטות שבסופו של דבר מביאים את ועדת השרים לקבל החלטה כזאת.

על זה אנחנו נתעכב. בסוף אני חושב שצריך לשמוע את ראשי הרשויות ולתת להם הרבה יותר כלים. לשמוע את דעתם ולנהל את המבצע. אני רוצה להגיד דווקא מהמקום שאתה מגיע ממנו, הרשות המקומית, שאני לא בא ואומר שהידע הרפואי הוא הידע שנמצא אצל ראש עיר בגלל שהוא ראש עיר.

אני חושב שגם חבריי ראשי הרשויות לא אומרים שאצלם הידע הזה. ברור שהידע בסופו של דבר אמור להגיע ממשרד הבריאות, ולכן אני גם לא רוצה שראשי עיר יהפכו לדוקטורים בפני עצמם ויחליטו לסגור דברים, כמו שקרה דווקא בעיר שלך בזמנו, ואני מקווה שלא יקרה. ראש העיר הוא המוציא לפועל של החלטות ודברים לאחר שדנו גם איתו בעניין הזה. כמובן החלק הרפואי, משרד הבריאות צריך להציג. הוא צריך להציג את זה בצורה שקופה ונכונה, ולאחר מכן יתקבלו החלטות כאלה ואחרות כשראש העיר צריך להיות בין אלה שגם מוציא אותן לפועל. אנחנו נמשיך עם ראשי הערים. ראש עיריית בני ברק, אברהם רובינשטיין, ואחריו מר אחמד דבאח, ראש מועצת דיר אל-אסד. שתי הרשויות האלה ברוך השם כרגע לא בסגר, אבל הן עברו את זה באפריל, עברו את זה בתקופה האחרונה, והייתי רוצה לשמוע גם תובנות שלכם בעניין הזה. לאחר מכן ראש מועצת קריית יערים, הרב יצחק רביץ. הרב רובינשטיין, בבקשה. אצלי היה סיפור של הצלחה. הכול סיפור של הצלחה. אני מכיר את ראשי הערים, ראשי הערים הם טובים. הבעיה שלא תמיד מתייחסים אליהם נכון, זאת הבעיה. נתחיל עם העיר הגדולה קצת יותר, ואחר כך נמשיך הלאה. הרב רובינשטיין, בבקשה. ברשות אדוני היושב-ראש, ראש העיר שלנו לשעבר, רבותיי, העיר שלנו,

חוותה את אחת החוויות הכי משמעותיות בנושא של הקורונה. אולי נלמד ממנה, מההתמודדות שלנו, מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. אני לא אאריך, אני לא אחזור על הדברים שידידי,

על הטראומות של הסגר, ואם בסגר יש תועלת או אין תועלת. אנחנו חושבים שסגר הוא לא כל כך תועלתי. כדי לרפא את העיר צריך לעשות דברים משמעותיים. הרשות עצמה לגווניה בבני ברק, שזה המגזר החרדי, וגם באלעד הרבנים ומובילי דעת הקהל הם נותנים את האפשרויות שהעיר תירפא. לפני החלטות הממשלה החליטו הרבנים בבני ברק לסגור את בתי הכנסת.

הגיעו למסקנה שזה ירפא את העיר, ובאמת זה אכן ריפא את העיר, למנוע את ההתקהלויות והתפללו במרפסות. מי שיודע ומבין את המשמעויות, זה משמעויות דרמטיות לעצור, לסגור בתי כנסת, שאנשים לא יתפללו בבתי הכנסת, לא יתחברו אחד עם השני. יש לזה משמעות, וזה חלק מהתהליך. לגופם של דברים, וזה נאמר, הנושא של ההתייעצות עם ראשי הרשויות, כמו שנאמר קודם, הממשק בין השלטון המרכזי לשלטון המוניציפלי לוקה בחסר בלשון המעטה, בתחילת התהליך, עד שהעבירו לנו את הנתונים. הרי לשלוח למלוניות מדברים פה על מלוניות לשלוח למלוניות, אף אחד לא יכול להצליח לשלוח למלוניות אילולא הרשות המקומית - - - היא מתווכת את העניין, היא שעומדת מול התושבים. עומדת מול התושבים עם כל הממסד. אף אחד ממשרד הבריאות - - - כמה זמן לקח עד שקיבלתם את השמות? אני אפרט. ברשותכם, אני אפרט. לקח כמה שבועות עד שקיבלנו את רשימות החולים ממשרד הבריאות. גם כשקיבלנו את הרשימות ממשרד הבריאות, אנחנו צריכים להסתכל במסורה ובמשקל מה להשתמש ואיך להשתמש. אני חושב שצריך לפתוח את זה, כדי שנוכל לעשות בזה שימוש. אף אחד לא רוצה לגעת בצנעת הפרט, אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו נמצאים במלחמה קשה מאוד. בכדי לעצור את הנגיף הזה, אנחנו צריכים להשתמש במידעים האלה. אנחנו חייבים להשתמש במידעים האלה כדי לעצור את הנגיף, כדי לעצור את הווירוס, את המחלה המידבקת הזאת. שייתנו לנו את האפשרויות, ואנחנו עובדים. מי שיודע איך עבדנו בבני ברק, הבאנו את רוני נומה, פתחנו חמ"ל, ואחרי זה פתחנו עוד חמ"ל לשלוח אנשים למלוניות, והממשק בין הקופות חולים לפיקוד העורף לרשות המקומית כל הדבר הזה זה ביורוקרטיה שלא נחזור עליה עוד פעם. בהוראות התקש"ח תקלו עלינו, תקלו על הרשויות המקומיות להתנהל, כדי שנוכל להוציא את החולים מאיתנו, גם משרד הבריאות. משפחות מעורבות מה זה משפחה מעורבת? דיברו על זה. דיברו על זה פה ברמזים: הורים, חמישה ילדים, חצי משפחה. רבותיי, אני לא רוצה לחדד את זה,

אבל יש נושא טעון מה זה משפחה מעורבת. פעם מקבלים החלטה כזאת, פעם מקבלים החלטה כזאת. בנושא של המשפחות המעורבות, שתהיה משנה סדורה בעניין הזה. אני חושב שהמשנה הסדורה צריכה להיות המשנה הכי מקילה, לשלוח למלוניות כמה שיותר משפחות, בגלל שאנחנו יודעים שאצל ילדים צעירים המחלה פחות משמעותית, זאת המציאות. אצל אנשים מבוגרים המחלה יכולה לגרום נזקים הרבה יותר גדולים. היא פחות משמעותית להם, אבל הם עלולים להיות מפיצים, ולכן החשיבות, כמו שאתה אומר,

בבקשה, מי שלא הבין את מה שאמרתי - - - אדוני, אף אחד לא יודע את זה. פרופ' אבידר, אנחנו כרגע לא בדיון הרפואי...

תאמין לי, שני הדברים שאני מבין מכל המומחים הבריאותיים, שצריך לשים מסיכה ולהיות במרחק שני מטר. חוץ מזה, לא הבנתי שום דבר אחר, לכן לא להלחיץ. צודק ראש העיר. רבותיי, יש נושא של סמכויות האכיפה. אנחנו מבולבלים. ברשות הרבים אני חושב שמותר למשטרה. בחנויות, במקומות ציבוריים אחרים, הרשות המקומית.

לרשויות המקומיות, ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה, זה לא הדבר הכי סימפתי לחלק דוחות לתושבים שלנו, אבל אנחנו עושים את זה, בכדי לעצור את המחלה. אנחנו עושים את זה ומחלקים דוחות באירועים, בשמחות. אנחנו עושים את זה, אבל תנו לנו את האפשרויות, לא שפה יכול שוטר ופה פקח. תרחיבו את מעגל הסמכויות לרשויות המקומיות. אני מתמצת, אני לא אומר את כל ההקדמה, אני חושב שהרב פרוש כבר הקדים, אני אומר דברים שאם מדברים על התקש"ח, צריך לשים לב אליהם. מערך עובדי הרשויות המקומיות מי בעלי התפקידים החיוניים? שייתנו לנו, לרשויות המקומיות גם להחליט מי בעלי התפקידים החיוניים, במי אנחנו צריכים להשתמש לחלק מזון או לעשות כל מיני דברים. איזה עסקים להשאיר פתוחים איזה עסקים לפתוח, איזה עסקים לסגור. גם הנושא של שמחות ואירועים, שייתנו לנו אפשרויות גם בדבר הזה להחליט. לתת אפשרות להתקשרויות ליועצים חיצוניים, שלא נצטרך פטור ממכרז. רוני נומה עבד בהתנדבות עם כל הצוות שלו, מעל עשרה אנשים, אלופים, תתי-אלופים, עבודה בהתנדבות, אבל אני לא בטוח שבסיבוב הבא, אם יהיה הסיבוב הבא, נוכל לקחת אנשים בהתנדבות אם יהיה לנו פגע כזה, שנוכל למשך תקופה של שלושה חודשים לקחת יועצים בלי מכרז. דבר שני מה שאמרתי, ואמרתי אותו ברמז המידעים ממשרד הבריאות, השרשור של המידעים, גם הבדיקות של משרד הבריאות, השרשור של המחלה, מי שהיה חולה ומי שהיה לידו, לא מגיע אלינו, לרשויות המקומיות.

אין פה משהו סודי. היה בן אדם בבית כנסת פלוני, היה בן אדם באולם פלוני, משרד הבריאות יודע את שרשור ההדבקה,

הרשות המקומית, עושים לבד את הבדיקות האלה. את הבדיקות של השרשור אנחנו עושים לבד. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לעשות לבד, אבל אם יהיה ממשק בינינו לבין משרד הבריאות, זה יקל לעצור את המחלה הרבה יותר. תודה רבה לכולם. אנחנו עיר שחוותה, עיר שיצאה מזה. עכשיו אנחנו נמצאים באמצע. אני מקווה שנוכל לעצור את זה, אבל אני מבקש מהוועדה המכובדת הזאת ומכנסת ישראל לעזור לנו לעצור את המחלה בעיר שלנו ובכל מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה, אדוני ראש העיר. אני אתן לראש עיריית דיר אל-אסד, ולאחר מכן השלמות של חברי הכנסת. אחמד דבאח, ראש המועצה דיר אל-אסד. שוב, מדובר על משהו שהיה באפריל. תספר לנו מה היה, מה התובנות שלך ומה קורה היום. צוהריים טובים לכולם. אדוני היושב-ראש, קודם כול, לפי דעתי זה דבר טוב לשתף את ראשי הרשויות, ובגלל זה אנחנו נמצאים פה. עזבנו הכול בגלל החשיבות של הקורונה. בדיר אל-אסד זה סיפור הצלחה. הגענו במשך חודש אפריל ל-155 חולים. קבענו יחד - - - כמה כל המועצה שלך? כמה תושבים? 13,000 תושבים. קבענו יחד שעד סוף מאי צריך לחסל את כל הקורונה מהיישוב. בטיפול בקורונה אומנם יש משרדי ממשלה שמחליטים, אבל הכול תלוי במנהיגות של ראש הרשות ואיך הוא מדבר על הקורונה. בקשר לסגר, אני מאמין בסגר לתקופה מסוימת ככלי הרתעה,

אני הסכמתי לסגר לשבוע ימים והתייעצו איתי, וכשהחלטתי להוריד את הסגר גם נענו לבקשה שלי להורדת הסגר בתמורת אחריות שלי אישית שאני אשלוט בעניינים, ושלטתי בעניינים. איך ניהלתי את הרשות? מהיום הראשון, עוד לפני שהיה נפגעים בקורונה אצלי, הקמתי ועדת חירום ואחר כך כל מיני ועדות, תרומות וכל מיני ועדות, ודבר ראשון בכל יום היינו לומדים את ההנחיות של משרד הבריאות ושל השלטון המקומי, לומדים את זה ומעבירים את זה דרך אתר המועצה לתושבים ובכל מיני שיטות. עשינו בדיקות. דיר אל-אסד עשתה 5,000 בדיקות. בתוך שבועיים כמעט 40% מהתושבים נבדקו. עניין הבדיקות חשוב מאוד. כשיש ראש רשות מנהיג, יש הנחיות ומקפידים על ההנחיות, לפי דעתי פותרים את הבעיה ומתפטרים מהעניין של הקורונה. עובדה, בדיר אל-אסד בסוף מאי לא היה שום חולה. רק עכשיו יש לנו שני חולים שנדבקו מאיזה מפעל בדרום. אדוני היושב-ראש, לפי דעתי היום המצב יותר מדאיג. למרות שאמרו שבקיץ יהיו פחות נדבקים, הכי מדאיגה התקופה הזאת. לאנשים היום קשה ליישם את ההנחיות. ובהנחיות יש שלושה דברים שצריך לעשות: שמירת מרחק והדברים שכולם יודעים. העניין של התקהלויות ללא ביקורת, ואני אביא דוגמה למשל אולמי חתונות, היום זה מוגבל ל-250 איש. אצלנו במגזר הערבי עושים חתונות של 1,000 איש.

נוטשים את האולמות והולכים ועושים חתונה בבית. בחתונה בבית אין ביקורת ואי-אפשר לשלוט, זה אחד על השני ואחד ליד השני. מקום שזה עד 250 איש, עוזבים אותו, הולכים ועושים בצורה חופשית בשטח,

ללא ביקורת, וזה חמור מאוד. לא רק זה, אני אומר ואמרתי בזום לפני יומיים, אני בעד שכל מקום עבודה יישאר פתוח לעובדים, וכל עובדי המדינה וכל המשרדים יישארו פתוחים, וזה לא מקור סכנה. מקור הסכנה היום במדינה זה ההתקהלויות, אם זה חתונה בחוץ, אם זה אבל, אם זה כדורגל, אם זה חוף ים, במקומות שאי-אפשר לשלוט בזה. במקומות שאי-אפשר לשלוט, העניין מאוד בעייתי, ולכן המשטרה וכל מיני גורמים צריכים לדעת איך לטפל באנשים שנמצאים במקומות פתוחים, כשכל אחד במקום אחר ועלול להדביק. חבר הכנסת טיבי עזר לנו מאוד בבדיקות. תודה רבה, ד"ר טיבי. אתה עשית עבודה טובה. המקור הוא ההתקהלויות. צריך להקפיד בהתקהלויות, שיהיו פחות התקהלויות. לפי דעתי אולם חתונות, כשיש רישום, יש בדיקות חום ויש מרחק של שני מטר, צריך להעלות את מספר המשתתפים באולמות לפי דעתי למינימום 500 איש ולהקפיד בעניין איפה שיש התקהלויות. תודה רבה, אנחנו לרשותכם בכל הכלים שיש לנו. אם אני לוקח מהדברים שאמרת, הנושא המרכזי הוא שיתוף הפעולה והמילה שיש לראש רשות מקומית גם בעניין הזה. לא רק לקבל החלטות מונחתות, אלא גם להיות מעורב בהן. ומה שאתה אומר לתקופה הקרובה, הנושא של ההתקהלויות, הוא כרגע לא הנושא המרכזי של התקש"ח הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל הוא בהחלט נושא שילווה אותנו. התייחסתי כללית. בעניין הסגר, אם זה לצורך הרתעה, לפעמים צריך לעשות את זה. כדי למנוע התקהלויות, אתה לא צריך לעשות סגר על עיר.

יש מקרים שבהם אתה יכול להגיע לדברים נקודתיים יותר. לאסור התקהלויות מכמות מסוימת של אנשים, בתנאים כאלה ואחרים, זה לא אומר שצריך לסגור עיר שלמה ולשים כוחות מג"ב בכניסות לעיר וכו'. לכן צריך להסביר על מספר האנשים שנמצאים בשטחים הפתוחים, למה זה מקור סיכון היום. חבר הכנסת איתן גינזבורג, דקה-שתיים. תודה, אדוני היושב-ראש, אנחנו עוסקים בהארכת תוקף תקנות שעת חירום שמסדירות צמצום התפשטות הנגיף על ידי הכרזת אזורים מוגבלים. אני שומע את ראשי הרשויות, אני יודע כמה הם מוקירים את הוועדה ומודים לה על זה שמשתפים אותם בהצעת החוק, שהזמינו אותם לוועדה להשמיע את קולם על דברים שנוגעים להם באופן מובהק, אבל מצופה שהשיתוף יהיה גם מצידה של הממשלה.

וראשי הרשויות צודקים. מדובר בהחלטה שנוגעת לרשויות המקומיות ויש צורך והכרח להיוועץ איתם לפני שמתקבלת החלטה. ראש רשות לא צריך לשמוע מהתקשורת שוועדת השרים החליטה להכריז על הרשות שלו או על אזור ברשות שלו כאזור מוגבל. המנהיגות המקומית מכירה כל אזור, כל רחוב,

מאפיינים שונים, יש להם ידע שאולי יסייע לממשלה לדייק את ההחלטות שלהם או להביא החלטה טובה יותר ומושכלת, ולבטח לקבל תמונה יותר רחבה וברורה לפני שתתקבל החלטה. ולכן אני חושב, אדוני היושב-ראש, שבמהלך החקיקה נצטרך לדון באופן רציני על כך שתהיה חובת היוועצות בראש הרשות

זה מופיע היום, אבל לדעתי לא מספיק ברור.

כרגע כתוב "ככל הניתן". ואני אומר שכאשר שר רוצה להעביר הצעה שנוגעת לתחום משרדו של שר אחר, יש לו חובת היוועצות עם אותו שר. ולכן אני חושב, שכאשר אנחנו מדברים על השלטון המקומי, חובה להיוועץ עם אותו ראש רשות. בסוף ההחלטה של הממשלה, זה ברור, אבל חשוב שהם יהיו שם נוכחים, שיזמינו את ראש הרשות לוועדה, יספרו לו מה המצב, הוא ייתן את הנתונים שלו, ואז תתקבל החלטה מושכלת. נראה לי שזה חשוב מאוד גם לטובת העניין וגם לטובת שיתוף המנהיגות המקומית בהחלטה הזאת.

תודה רבה לך. נשמע את ראש מועצת קריית יערים, ולאחר מכן גדעון וד"ר טיבי, אם ירצה כמובן רשות דיבור להתחלה, כי מייד אחרי הסקירות האלה שאנחנו מקבלים מראשי העיר, ניכנס לחוק עצמו. אנחנו לא באים לפה לתת הצהרות, אנחנו רוצים להביא תיקונים, ככל האפשר, במסגרת הזאת של הארכת התקש"ח, כשהתיקונים הגדולים יותר והמשמעותיים ביותר נעשה במסגרת החוק הגדול, כמו שאמרתי בהתחלה. ראש המועצה הרב רביץ, בבקשה. שלום וברכה, כבוד היושב-ראש, החברים הנכבדים, כל מה שאומר נאמר כאן בצורה כזאת או אחרת על ידי חבריי, ראשי הרשויות, וחברי הכנסת. אוסיף ואומר: אנחנו בקריית יערים, למי שעקב קצת, היינו לצערנו הראשונים שהתפרצה אצלנו המגפה באופן משמעותי. יש לי רק מילים טובות לומר על ההתנהלות של משרד הבריאות,

פיקוד העורף וכל הגורמים שהיו זמינים עבורנו כל העת וליוו אותנו במקצועיות, ונתנו לנו את כל מה שהם יכולים כדי להתמודד עם המשבר. אין ספק שסגר, אני לא אומר כרופא, אבל יש גם רופאים שיושבים כאן אין ספק שסגר הוא אחד הכלים הטובים כדי למנוע התפשטות. כשהתחילה אצלנו ההתפרצות, שוחחתי אז עם שר הבריאות דאז, הרב ליצמן, וביקשתי ממנו, מיוזמתנו פניתי אליו ואמרתי לו: אני חושב שאנחנו מאבדים פה שליטה, אומנם זה מקום קטן, אבל הפוך, אולי בגלל שזה מקום קטן, ההתפרצות יכולה להיות גדולה מאוד, כי כולם מגיעים לאותה מכולת - - - צריך להזכיר שאחוזי ההדבקה בעיר אז, בהתחלה, היו גבוהים, שלא מתקרבים בכלל לאחוזי ההדבקה שמדברים עליהם היום. מבחינת יחס לדעתי זה הגיע כמעט ל-40% מהיישוב,

30% או 40%, אני כבר לא זוכר. לפי הכללים היה צריך להיות בבידוד

ורוב היישוב היה בבידוד רצוני, ועל זה אני רוצה לדבר. כאשר שוחחתי עם הרב ליצמן והבנתי ממנו שהרעיון יכול להתקבל על הדעת, אבל הבנתי בעצמי, כי ראשי רשות בסופו של דבר צריכים להפעיל את ההיגיון ולא רק לחכות להוראות מירושלים כשהבנתי בעצמי שזה הדבר שראוי ונכון לעשות באותה עת, הפעלנו סגר עצמי, כמובן תוך שיקול דעת ועבודה מעמיקה שתיתן מענה לנושא התחבורה, לילדים, לצרכים המיוחדים, כמו שהזכיר קודם ראש עיריית אלעד, שזה נושא חשוב מאוד, מה ילדים עושים בבית, מה אנשים עושים בבית. עשית סגר, ומה? אתה לוקח ילדים, משפחה של עשר נפשות וסוגר אותם בדירה קטנה, ומה הם יעשו? מה-1 באפריל עד 12 במאי, אנשים לא יודעים, היישוב היה בסגר שאנחנו ניהלנו.

לא את פיקוד העורף ולא אף אחד שיעזור לנו. יש לנו שתי כניסות ליישוב, סגרנו כניסה אחת על מנעול בריח,

ועבדנו נקודתית עם האנשים, ברמת השכנוע, לא לצאת מהבתים, וזה הצליח. אנשים שהגיעו ליישוב, עיתונאים ומי לא, פשוט היו בהלם. הרחובות ריקים מאדם. את כל המערך של קניות לפסח, הכול ניהלנו לבד על ידי עובדי המועצה ומתנדבים וכל השירותים האחרים. במשך חודש וחצי אנשים היו בבית וניהלנו את זה לבד. למה אני מדגיש את הדבר הזה? מכיוון שכולם כבר הציגו כאן. דומה שבאירוע הזה הממשלה והרשויות המקומיות זה "אנחנו ואתם". רבותיי, אני אומר לנציגי הממשלה, צריך לצאת מהדבר הזה, זה לא אנחנו ואתם, זה אנחנו כולנו ביחד. לא יכול להיות מצב שאנחנו פונים, והזכיר את זה קודם ראש עיריית בני ברק, כשאנחנו פנינו והתחננו לבקש את הנתונים מי החולים. קודם כול, התחיל דיון משפטי אם אפשר בכלל לתת לנו. באו ואמרו לנו: מה תעשו עם הנתונים? רגע, ומה אתם תעשו עם הנתונים? מה זה ה"אנחנו ואתם" הזה? למה זה עלה בכלל? כמו שאמר הרב רובינשטיין, היינו במלחמה. אני אומר לכם שביום שיש האחרון, כשקיבלתי מידע על חולה בדרכים שלי, טיפלנו באירוע הנקודתי. בתוך רבע שעה ידענו מי היה בסביבתו, כולם נכנסו לבידוד.

ב-09:00 בבוקר קיבלתי את הנתונים ממשרד הבריאות.

יש כאן משהו לא בריא ב"אנחנו ואתם". קודם כול, דיברו על לשון החוק שמדבר על היוועצות בראשי הערים. לא, רבותיי, זה לא נכון, זה לא היוועצות. אי-אפשר לנהל את האירוע הזה בלי ראשי הרשויות,

בלי הרשויות זה לא ילך. המדינה לא מנהלת את זה, אנחנו מנהלים את זה. היו ראשי רשויות שהייתי מדבר איתם ב-04:00 בבוקר כי הם היו ערים לטפל בכל הדבר הזה. אין אפשרות למשרד הבריאות, עם כל הרצון שלו לנהל את זה. הוא לא יכול להשתלט על 600 חולים ביום. אנחנו מכירים, כמו שקודם חבר הכנסת איתן גינזבורג הזכיר אנחנו מכירים כל רחוב, כל שכונה, כל בית. אני ברבע שעה יכול למפות את היישוב ולדעת מי צריך בידוד. למשרד הבריאות ייקח שבועיים אם בכלל. מוכרחים לשבור את הדבר הזה ולהכניס את זה איכשהו לחקיקה. כמו במלחמה שמנוהלת על ידי טילים שמגיעים ממדינות ערב, שפיקוד העורף הוא בחזית אנחנו החזית, הרשויות המקומיות.

אני מבקש מהחברים הנכבדים, ככל שיכניסו את זה לחוק ויטמיעו את הדבר הזה, נצליח בעזרת השם למגר את הנגיף.

אני מקווה שאת הדברים הללו שומעים נציגי הממשלה לפני שניכנס לדיון. חשוב מאוד שתשמעו את זה, כי אתם יכולים לשמוע את זה הרבה כשנהיה בסעיפים עצמם. קודם כול, כל הכבוד לטלז-סטון.

הם עשו עבודת קודש. רק דבר אחד הייתי מציע לגבי הנושא של סגר. כאשר יש לך בעיה של התפרצות, אתה עושה סגר ובודק את כל האוכלוסייה בפרק זמן של שלושה ימים מקסימום, מאתר את אלה שנגועים, מוציא אותם וממשיך הלאה. סגר לא יכול להיות כדבר בשגרה, כי סגר הורג. לא ננהג לא נמות מתאונות דרכים... תודה רבה. שבוע ימים.

חלילה שבוע ימים. שלושה ימים, לא צריך יותר. חבר הכנסת סער, בבקשה. תודה רבה,

אני רוצה להתחיל מהכלל אל הפרט. המתווה של העיר טבריה, חייב להדליק נורה אדומה. כלומר, אם מתקבלת החלטה ביום מסוים להכניס חמש שכונות בעיר לסגר ולמחרת היום היא לצמצם את זה לשלושה רחובות, משהו לא תקין, נמהר, נחפז, מסוכן. רציתי להגיד בצורה אחרת שחסרים לי פה כמה ראשי רשויות, שמשום מה לא הגיעו, כי אצלם הדברים הסתדרו. זה הפך מחצי עיר או מעיר לשכונות, ומשכונות זה הפך לשניים-שלושה

ואני מקווה שזה לא הולך לפי קשרים פוליטיים של אותם ראשי הרשויות. אני מאוד מקווה. אני רוצה לחדד את הנקודה, אדוני היושב-ראש, אם ירדנו בתוך יממה מחמש שכונות לשלושה רחובות, התקבלה החלטה בלי שיקול דעת, נחפזת,

שפגעה פגיעה קשה בעיר טבריה. צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני מה שמכונה "תחילת החופש הגדול", העיר טבריה היא עיר תיירות,

היא ממותגת בצורה שהיא מותגה, על ידי ההחלטה הראשונה, זו פגיעה מאוד מאוד קשה, וכמו שאנחנו יודעים בדיעבד גם בלתי מוצדקת. והדבר הזה חייב להדליק אור אדום לגבי ההמשך לגבי השימוש

ולכן אני רוצה בתחילת הדיון, אדוני היושב-ראש, לגעת בשלוש נקודות:

אני מצטרף לדברים שנאמרו על ידי חבר הכנסת גינזבורג ועל ידי ראש מועצת קריית יערים, לגבי המשקל של השלטון המקומי, לגבי חובת ההיוועצות או שימוע, גם אם בהתראה קצרה, עם השלטון המקומי. השלטון המקומי הוא יחידה הרבה יותר אפקטיבית מבחינה ביצועית בשטח שלו מאשר השלטון המרכזי. כל אחד שמכיר את המערכות יודע את זה,

אדוני היושב-ראש - - - כשיש לו את המידע, כשיש לו את הסנכרון עם משרד הבריאות, עם אנשי המקצוע, כאשר הוא מקבל הכול באון ליין ולא רץ כמו שתדלן לקבל מידע. צריך להזמין אותו לוועדת השרים. לכן אנחנו בתקנות צריכים לתת משקל לרשות המקומית. נקודה שנייה, שהיא נגזרת מהדברים שאמרתי בהתחלה, כי קראתי במסמך שהוכן לדיון שמוצע שהוועדה תבחן את ההכרעות שהתקבלו על אזור מוגבל עד היום. אנחנו חייבם להבין מה הקריטריונים, זה צריך להיות ברור ושקוף. מה הקריטריונים? מה מכניס לסגר ומה לא מכניס לסגר? הדבר הזה הוא חיוני והוא חלק מהתפקיד שלנו בנקודה הזאת. ובזה נעסוק בדקות הקרובות.

הנקודה השלישית, אדוני היושב-ראש, לצמצם את התקופה ללא אישור הכנסת. 21 ימים למקום שמחליטים לסגור, ללא שזה מגיע לאישור הכנסת, זה מוגזם, לא מידתי, לא סביר. הסתכלתי על התנאים האחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל שלושה שבועות ללא אישור פרלמנטרי זה יותר מדיי, צריך לקצר את תקופת הזמן הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, ואחריו סגן ראש עיריית מודיעין עילית, הרב גיטלר. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. אין ספק שלאחרונה יש עלייה מאוד מדאיגה בהתפרצויות של נגיף הקורונה, וזה מחייב מחשבה לגבי נקיטת אמצעים חדשים וללמוד מהעבר, הן מהדברים הנכונים שנעשו והן מהטעויות שנעשו בעבר. אחת מתוצאות הלוואי השליליות זה מיתוג אוכלוסיות, כאשר אתה סוגר עיר או ערים. והתייחסתי לזה לפני מספר שבועות כאשר סגרו את בני ברק. שמתי לב שבכמה וכמה מוקדי הרשת החברתית היה תיוג נגד חרדים בנוגע לעניין הקורונה, וזה מאוד פוגעני, מאוד לא נכון, לא הוגן ומפספס את המטרה. כאשר סוגרים יישוב זו צריכה להיות החלטה הכי קיצונית שיש,

דורשת מחשבה מעמיקה. היישוב דיר אל-אסד נסגר, גם בענה, ואז אני זוכר שהיינו שם יחד עם ראש העיר, ושיתוף הפעולה היה מופתי. חשוב מאוד להתחשב בדעת ראש הרשות. אי-אפשר לעשות דברים כאלה בלי להתחשב, בלי לשאול אותו, להתחשב באופן מעשי בדעתו. הוא מכיר את השטח, הוא מכיר את התושבים, הוא מכיר את הרגישויות, הוא מכיר את הצרכים. להנחית הנחתות כאלה, ועוד ל-21 יום בלי ביקורת של הפרלמנט, של הכנסת, זה לא נראה לי סביר, אדוני היושב-ראש. אני כמו רבים מודאג מהעלייה ומההתפרצות לאחרונה, אני ער לעובדה שיכול להיות שצריך לעשות כמה צעדים אחורה, אבל צריך להביא בחשבון את האיזון שלא היה בהתחלת המגפה בין הצרכים הרפואיים-בריאותיים לבין הצרכים החברתיים-כלכליים.

בבקשה, מיכל, רצית להוסיף משהו?

כיוון שרוב הדברים כבר נאמרו על ידי חבריי. מאוד מאוד חשוב בנוסף לחובת ההיוועצות, למעשה להבין שזאת מערכת יחסים דו-כיוונית,

יש מאגר מידע אדיר שיכול להיבנות מהידע של ראשי הרשויות השונות, ולשמש בזמן אמת ככלים שעבדו יותר ועבדו פחות. ומי שיושבים סביב השולחן הזה וגם אינם סביב השולחן הזה הם מקור הידע הזה שהולך לאיבוד. ובאירוע הזה לתקופה הקרובה, חבל מאוד לא לבנות ממאגר דו-כיווני שכולם - - - שבא מתוך הפקת לקחים מהשטח עצמו.

וכמובן תוך כדי חובת היוועצות. אני מסכימה לחלוטין עם ראשי הרשויות, שהם לא רק שותפים לקבלת התהליך, אלא גם חייבים לקבל את הכלים כדי לממש את ההחלטה שהם בעצמם שותפים לה. סגן ראש עיריית מודיעין עילית. אני מבין שראש העיר לא בזום, אז אתה מייצג גם את דבריו. מכובדי היושב-ראש, חברי הוועדה היקרים, חברים במוניציפלי, אני לא רוצה לגעת בנושא של הרשות, דווקא מבחינת הקשר לרשות,

לספר לכם מקרה מאיפה שנוכחתי ביום חמישי האחרון, מקרה שהשאיר עליי חותם. אני רוצה לדבר על המהות של המקרה ולא על הסיפור עצמו. במרכז המסחרי אצלנו במודיעין עילית חיכו שמונה שוטרים לאנשים שיגיעו, וקפצו עליהם, העמידו אותם אל הקיר. אני לא מדבר על הסיטואציה הלא נעימה, אני רוצה לדבר על המהות של הסיפור. עמד שם אברך, אברך בר-אוריין, שכל כולו בתורה, הוא לא חשוף לשום דבר. הוא אומר לשוטר: אדוני, למה אני צריך לחבוש מסכה פה? זה לא התקהלות, אני הולך ברחוב. אז הוא אומר לו: הייתה החלטת ממשלה שצריך לחבוש מסכה גם במרחב הציבורי, גם אם אתה לא עומד עם אנשים אחרים. אז הוא אומר: מאיפה אני צריך לדעת את זה? בבית הכנסת יש לי מודעה בבית הכנסת, אני יודע בדיוק לגבי אולמות אירועים, זה כתוב, אבל איך אני צריך לדעת את זה? הוא צודק, יש חוסר הסברה, חוסר הסברה מהותי בציבור החרדי בפרט, ולא מגיע מידע של החלטות ממשלה מיידיות. כל יום-יומיים יש החלטות ממשלה, ולרוב תושבי מודיעין עילית, ל-90% אין סמרטפונים, ל-90% אין שום כלי תקשורת שהם צריכים לדעת, ומשרד הבריאות צריכים להרים את הכפפה ולתת המון המון מידע דרך מודעות רחוב, דרך מנשרים ברחוב. הייתה תקופה שהיו מכוניות עם כריזות. מודיעין עילית היא בסוציו-אקונומי 1, והאנשים שם מאוד מאוד מאוד מעוטי יכולת. לאברך שמקבל 500 שקל קנס זה מכת מוות. אם הוא מקבל ממשרד הדתות, הוא מקבל בכולל 350 שקל בחודשים האחרונים ועוד אישתו עובדת או לא עובדת עם תשע נפשות בבית. 500 שקל זה מכת מוות. הם ממושמעים. בכל מקום שצריך הם ממושמעים, באולמות, בבתי כנסיות. אין לנו בבית הכנסת אדם אחד שיעז להיכנס ללא מסכה, אבל ברחובות, איפה שאין התקהלויות, האנשים לא ידעו על זה. אנשים לא יודעים, ואני חושב שיש חוסר הסברה. וכמו שהבנתי, משרד הבריאות הקציב לציבור החרדי הכללי בקושי 5% מתקציב ההסברה, וזה צריך להשתנות. אולי פה ירימו את הכפפה וישנו את הנושא הזה. תודה. תודה רבה גם לכם. אני חושב שהקפנו כרגע את הרשויות המקומיות שנמצאות איתנו כאן או בזום, למיטב ידיעתי. אם יהיו רשויות נוספות שיגיעו לדיון או יעלו בזום, אנחנו ניתן להם כמובן גם כן. אני רוצה לעשות את הדיון הזה קצת אחרת, מעשי יותר ולהיכנס ממש פנימה. אני לא אתחיל עכשיו סבב של משרדי ממשלה שיגיבו לדברים וידברו על מהות החוק. כולנו יודעים למה התכנסנו פה, כולנו יודעים מה רוצים מאיתנו. אנחנו נתחיל להקריא פרק-פרק, מספר סעיפים, ועל כל סעיף כזה כמובן משרד הבריאות יהיה ראשון המציגים, לאחר מכן משרדים אחרים וכמובן הערות של הרשויות המקומיות, כל מי שיישארו איתנו כאן. וגם אם יש חלק מראשי הרשויות שצריכים לעזוב זה בסדר, אני מכיר את זה אפשר לשלוח או לבקש מנציג מטעמכם שיהיה בזום אם יש הערות מסוימות שיכולות לעזור. אנחנו נתחיל את ההקראה. משרד הבריאות, אתם מסכימים לשיטה הזאת?

אני אגיד לכם למה השיטה הזאת. בימים כתיקונם היא לא צריכה להיות, אבל היא קורית כשמעיפים עלינו דברים מיום רביעי בלילה - - - זה עבר קריאה ראשונה ביום שני. ביום שני זה עבר בקריאה ראשונה. ורק אז ישבו הצוותים להכיר את זה וכו', שלא נדבר עלינו. מאחר שאתם נורא בלחץ כי ביום שישי זה פוקע, ואנחנו גם בלחץ, כי אנחנו לא רוצים שהמדינה לא תהיה עם אפשרויות לעשות דברים שהיא צריכה לעשות, לכן אנחנו נעשה את זה בשיטה ברשותכם. אלא אם כן ממש חשוב לכם לומר איזה נאום לאומה, אני חושב שיותר חשוב שניכנס לפרטים עצמם, והם יהיו החשובים לצורך העניין.

אנחנו מסתכלים על הנוסח לדיון. אני רק אגיד באופן כללי שיש בנוסח תיקונים שמשקפים הצעות שלנו מדיוני הכנה שהיו, שחלקן מוסכמות וחלקן נשארו בדיון. גם ההצעות המוסכמות יעלו לדיון בוועדה, אבל מבחינת משרדי הממשלה הן מקובלות יותר. נסביר על זה כשנגיע לעניינים עצמם. זו הצעה להארכת תוקף של תקנות שעת חירום שהותקנו בחודש אפריל ואמורות לפקוע ב-3 ביולי.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 התש"ף 2020‏, בנוסח המפורט בתוספת, מוארך בזה ב-45 ימים. נוסח התוספת דומה מאוד לתקנות שקיימות היום והן בתוקף. הגדרות 1. בתקנות שעת חירום אלה, "אזור מוגבל" אזור או מקום שהכריזה עליו ועדת השרים לפי תקנה 2, "איש צוות רפואי" רופא, אח, כוח עזר, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש, "גוף הצלה" כהגדרתו בפקודת המשטרה , התשל"א 1971‏; אני רק אגיד שזה כולל את מד"א,

רשות מקומית וגוף שעושה שירות לציבור, שהשר הכריז עליו כגוף הצלה. זה נמצא בפקודת המשטרה. "המנהל" כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה, זה מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך. השאלה אם בדברים האלה לא צריך שתהיה סמכות שאי-אפשר לחלק אותה במקרים כאלה? אפשר לשאול את מי הוא הסמיך לצורך העניין. זה לדיון אחר כך. זה באמת משהו שחוזר רוחבית בכל התקנות. אם תרצו, המשרד יסביר מי הגורמים המוסמכים לעניין. "מעבדת תיקונים" מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם, למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, "פקודת בריאות העם" פקודת בריאות העם, 1940‏; "צו בידוד בית" צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף 2020‏; זה הצו שמכוחו חלות חובות הבידוד, חובת עטיית מסכה, מגבלות התקהלות וגם מגבלות על פעילות בשלבים הראשונים, ויש הפניות אליו כאן. "תקנות הגבלת פעילות" תקנות שעת

ואנחנו נשנה את ההפניות בהתאם. זה חוק שגם תיקן וגם האריך את התוקף. שאלה לגבי ההגדרות, אם אפשר. סעיף ההגדרות סיימנו. יש הערות לעניין הזה? אני רוצה ללכת. אתה משאיר לי את סגנך? הוא ייכנס לפרטים. תאמין לי, הוא שולט בזה טוב יותר ממני. ראשי הרשויות זמנם יקר וחשוב, ויש להם משבר בעיר. אני צריך את הנציגים שלכם שבעניין, אני רגוע. לא ירדו לסוף דעתי. ראשי רשויות זה דבר אחד, אבל אל תשכח שלמדינה יש זרועות טובות מאוד בעיר, שקוראים להן "משטרת ישראל ופיקוד העורף".

לצערי בגלל חוסר הפעולה של השלטון המרכזי, הם העדיפו לנפנף את פיקוד העורף ואת המשטרה. אני רוצה לומר לך שכאשר אלוף פיקוד העורף ביקש נתונים מראש הנפה, הוא עדיין לא קיבל את הנתונים וכבר הייתה החלטה על סגר בעיר. אם אתם לא רוצים לספור את ראשי הרשויות, ניחא, אבל שמתם אנשים כל כך חשובים,

אצלנו בעיר,

תודה לך, אדוני ראש העיר. אולי צריך לתת את הדעת גם על מה שנאמר פה עכשיו,

האם לא ראוי בהתחשב בדיון שהתקיים פה, להוסיף להגדרות את ראש הרשות? מיהו ראש הרשות?

הגדרה של ראש רשות, זה דבר שכולנו יודעים. כן, אבל אם אנחנו חושבים שתהיה חובת היוועצות בהמשך עם ראשי הרשויות, האם לא נכון לכלול אותם במסגרת ההגדרות? זה מוצע כתיקון לתהליך עצמו של ההכרזה על האזור המוגבל, אבל ראש רשות מקומית זה דבר שאני לא חושבת שצריך להגדיר אותו. אם אני יורד לסוף דעתה, היא אומרת שברגע שראש העיר מקבל איזה מעמד, ומחר גם יכול להיות מצב של ראש עיר או מי שהוסמך מטעמו, על זה את מדברת. רק שפה אני חושב שאם נתחיל עם זה, נאבד את מה שאנחנו רוצים. יש פה ברמת ההיוועצות על ההחלטה עצמה. בדיוק. אני לא אתחיל שכל סגן יגיד שהוא הוסמך או לא הוסמך. ראש עיר יודע לעבוד בסנכרון עם האנשים שלו, ולא הייתי נכנס לזה, כדי לא לסבך את חייהם של משרדי הממשלה בעניין הזה, למרות שהם יודעים לעבוד טוב מאוד עם ראשי הערים, כשהם רוצים. אני עוברת לסעיף 2, אם אין הערות. כן, אפשר להתחיל את סעיף 2? זה הסעיף העיקרי. הוא לב ההסדר. אני מבקש פה את ערנותכם ואת עזרתכם. אני רק אומר שתי הערות ממש קצרות עקרוניות, שילוו אותנו ורלוונטיות מאוד לסעיף הזה.

חלק מהתיקונים שמופיעים פה וגם בסעיפים אחרים, הם מבוססים על הצעת חוק סמכויות מיוחדות, מה שנקרא "חוק המסגרת",

ככל שראינו שנעשו שם שיפורים שאפשר להטמיע אותם, שכבר ערוכים אליהם, כמובן העדפנו לנסח את זה, ובין היתר עניין ההתייעצות עם הרשויות המקומיות זה אחד הדברים האלה. יש פה גם תיקונים שמבוססים על דברים שעלו גם בפסקי הדין שהיו כבר בבג"ץ על נושא של אזור מוגבל, כדי לבטא את הגישה שזו פעולה מידתית, שעושים אותה רק כאמצעי אחרון, בהיקף המינימלי הנדרש וכו', ורק לתכלית הנדרשת. זה גם מופיע פה בתיקון. במילים אחרות, הנייר הזה שאנחנו כרגע לומדים, הוא כבר יותר משופר במידה מסוימת.

בתקווה שישתפר גם הלאה. הסעיף הראשון הוא הכרזה על אזור מוגבל.

התפשטה מחלת הקורונה באזור מסוים בישראל בהיקף נרחב ביחס להיקף התחלואה הכללי במדינה, ושוכנעה ועדת השרים כי יש הכרח בהגבלת הכניסה אליו או היציאה ממנו או בהגבלת היציאה למרחב הציבורי של המתגוררים דרך קבע באזור כאמור או בהגבלת הפעלת מקום או עסק בתוך אזור כאמור,

בנסיבות העניין,

להכריז על האזור כאזור מוגבל, בתקנה זו, "ועדת שרים" ועדת שרים המורכבת מראש הממשלה,

שר הפנים,

שר

לזה הם מסכימים, אבל לא עם התוספת. אנחנו מבקשים, אדוני, להישאר עם המבחנים להכרזה, כפי שהם מפורטים היום בחוק. אפשר להציג אותם בבקשה?

כל הנושא של ההמלצה על אזור מוגבל,

ולכן אנחנו עושים את זה מאוד בזהירות,

משתנים, ולכן גם המסמכים האלה מתעדכנים כל הזמן, ואני אשמח תיכף להעביר לך את המסמך העדכני

הקריטריון הזה בא לידי ביטוי,

פחות או יותר, של מה שאתם מחפשים כדי להתחיל את התהליך או להחיל את התהליך.

גם שיעור עלייה בתחלואה בשבעה הימים האחרונים גבוה מהממוצע הארצי.

בגדול, כן, אבל אני לא מכירה יישובים של 200 איש.

את צריכה 50 איש חולים בשביל להתחיל להכניס אותו לקריטריון אחד. אנחנו

אחרת, אם יש לך 100,000 בבני ברק, רק אם 25,000 יחלו, את מכניסה אותם לקטגוריה? אני מסתכלת גם על שיעור התחלואה

מה שינה את דעתכם על זה? כמו שאמרתי אנחנו מטייבים את הנתונים כל הזמן.

יישובים של 400 איש,

האם הם שונים במהותם מיישוב של 50,000 איש,

אני לא הולכת לרדת פה לפרטים - - - זה חשוב. אני פחות מתעסקת בזה במשרד.

עוד פעם,

אבל כבר כשמגיעים לכמעט המלצה על אזור אדום, מעדיפים לעשות שיחה, וזה נעשה.

בודקים גם מה שאנחנו קוראים לו "מפות חום",

בודקים איפה מרוכזים רוב החולים. אם הם מרוכזים בשכונות, נעדיף לשים סגר על

ואז זה אומר שאם הרופאה המחוזית תמליץ

שזה עוד שבוע לפני שעשו את הסגר, היא תמליץ לקחת את המשפחות האלה

כמו שאמרתי,

אנחנו בודקים גם את ההתפשטות בתוך העיר, וברגע שזה מפוזר על פני כל העיר, זה אומר שיש הרבה אנשים ברחבי העיר.

הרבה אנשים ברחבי העיר, זה גם 10 במשפחה אחת ברחבי הדירה שלהם,

כי הם בתוך בידוד ברחבי הדירה שלהם. לא תוכלו לברוח מזה. את הדבר הזה דרשתי בזמנו, בסבב

אגב גם הנושא של פינוי של אנשים שנדרשים לבידוד,

כל זה נעשה עוד קודם לכן,

האם אפשר לקבל דוגמה איפה זה נעשה? מספרים אני אשמח להביא לך אחר כך. אין לי מספרים כרגע. הבעיה שלנו היא בדיוק

האם כבר התחילו את העניין הזה או לא? מתי יוצאת הקבוצה הראשונה של 50 או 100 או 200 איש מהעיר, שזה משנה דרמטית את המפה, וזה יכול להביא

לפי זה נלמד.

של כמה? אני לא יודעת להגיד לך של כמה. אנחנו משתדלים לבחון את הנתונים האלה היטב לפני שאנחנו מגיעים. אנחנו לא חפים מטעויות.

אנחנו בוחנים את הקריטריונים שוב ושוב ושוב.

מרחב הציבורי של המתגוררים דרך קבע" וכו' "כדי למנוע את התפשטות המחלה מחוץ לאזור או בתוך האזור כאמור." זאת אומרת, יש לנו פה כמה תנאים שהממשלה צריכה לעמוד בהם לפני שהיא מכריזה על אזור

והכלי הזה הוא אחד הכלים הבסיסיים.

אין חיסון לקורונה, האמצעים - - - כלים בסיסיים כי אתם לא עובדים מדויק.

זאת השאלה. אנחנו כל הזמן לומדים

היום אלעד עומדת במקום ירוק, כולם יודעים את זה. זה כתוב גם במרכז המידע הלאומי שהוציאו היום. אלעד עומדת במקום ירוק, והיא עדיין מוכרזת בסגר. אפשר לקבל את תגובתכם בעניין הזה?

אני אמשיך לגבי החקירות האפידמיולוגיות. הרשות עצמה ערכה חקירות אפידמיולוגיות, אין שום התפשטות באלעד, אנחנו יודעים כל

החקירה האפידמיולוגית של העיר אלעד הייתה על כל חולה בודד, מאיפה הוא הביא את ההדבקה,

כל חולה בודד, יש לנו שליטה מלאה. אני מתנצל מאוד, משרד הבריאות עשה רק דבר אחד,

יש מלחמה כשאני מאבד מלחמה ויש מלחמת קומנדו, כשכל חולה

ד"ר ענת, שאתם עושים כשמתחיל לנצנץ לכם כיוון של עיר שהולכת להיות אדומה?

שחשוב לשמוע בו את הדברים שקורים בשטח והנתונים, רציתי גם להזכיר שהכנסת באה לעגן בחוק כרגע אומנם זה הארכת תקש"ח,

אתם בעצמכם דיברתם על זה שהקריטריונים שההיקף נרחב ביחס לתחלואה הכללית וששיעור העלייה הוא גדול מההיקף הכללי.

אני מבין שהם לא שנויים במחלוקת. הם פרמטרים שקודם הזכרתם בעצמכם שהם חלק מהנוהל שלכם,

כי אלה קריטריונים שעשויים

את מציגה אותם עכשיו, שלושה חודשים אחרי זה,

של כמות חולים גבוהה ביחס ליישובים אחרים ושיעור תחלואה גבוה משמעותי משיעור התחלואה הכללי בישראל זה

על מה היא השתכנעה?

על מה היא השתכנעה בדיוק? יש היום קריטריונים ברורים מאוד שהם לא עולים בקנה אחד עם הנוסח שמוצע.

אבל אני יודע שהפיזור הזה זה בדיוק האנשים שהתפללו בבית כנסת ביום חמישי בשבוע שעבר.

הם קובעים את מפות החום בלי לשבת עם אנשי נתונים של הרשות,

מפת החום מסתמכת על הנתונים של החולים באותו רגע. באותו

"תסגור תלמוד תורה", זה לא משהו שעובר מעכשיו לעכשיו,

העובדה שבתוך הבית, שיש בו שניים,

גרים שם

גם צריך להביא בחשבון וכולנו מבינים שזה לא אירוע לשבוע, זה לא אירוע לשבועיים, זה כנראה יהיה לחם חוקנו בחודשים

כשיש לנו טענות, אנחנו באים לפוליטיקאים. כשאני שאלתי את השאלה הזאת, אני רק רוצה תשובה, זה הכול.

אנחנו עושים כמיטב יכולתנו להעביר את האנשים האלה למלונות בידוד. בסופו של דבר הנושא

רק מכיוון שזה עלה ברגעים האחרונים. הפינוי למלונות לא נעשה, לא מתבצע, ולא

ובעניין הזה צריך לקדם חשיבה ודיון אחר ביום אחר.

פה נאמר שכן, שהרשויות המקומיות אחראיות על

שהרשויות המקומיות לא צריכות לפנות בשום פנים ואופן את החולים, גם לא את חייבי הבידוד. משרד הבריאות לא מעודכן בפרוטוקולים שיש לך. זו לא הפעם הראשונה. מה שאת אומרת פה נסתר על ידי משרד הבריאות. הם אומרים שהתפקיד של הרשויות המקומיות,

ובאמצע אותה משפחה מסכנה. הם היו רוצים שזה יהיה התפקיד

ביום שישי טיילתי בין העירייה, משרד הבריאות ופיקוד העורף. זה בהחלט לצערנו מציאות עגומה, כשהדברים לא ברורים, כשההסכמות והוראות מפורטות לא מבוצעות כמו שצריך.

אדוני היועץ המשפטי,

ובאמת החור הענק בגבינה,

למה יש התנגדות של הוספת הפסקה הזאת, לא ברור לנו. אנחנו מבקשם להעיר עוד לסעיף 1. יש בסעיף 1 הגדרה של המנהל. לא מצאנו בשום מקום בתקנות האלה התייחסות למנהל ולתפקידיו. יכול להיות שזאת הגדרה מיותרת,

נמשיך את ההקראה, ואם יש הערות, אפשר באמצע. נחזור, אני מניחה, לסעיף קטן (א) בהמשך לאור הדיון שהיה כאן. א1)הכריזה ועדת שרים כאמור בתקנת משנה

לא הייתה לנו הזדמנות להציג בתחילה את הדברים,

היא בהחלט עושה את זה אחרי שיקול דעת, אחרי בחינה של הנתונים, וזה גם מתכתב עם הדיון הקודם שהיה לנו לגבי סעיף 2, ובהתאם לזה היא גם קובעת איזה מהמגבלות יחולו באותו אזור

היא גם קובעת לגביו ספציפית איזה מגבלות יחולו כפי שקראה היועצת המשפטית של הוועדה, בשים לב למאפייני התחלואה באזור, יכולת האכיפה, מאפייני האוכלוסייה ומאפייני הרשות המקומית. אם תסתכלו על ההכרזות שהיו עד היום, לדוגמה ההכרזה האחרונה עוד מעט נגיע לסעיפים עצמם ההגבלות נבחרו

אלא בדיוק הפוך, אם אני מבין נכון.

כפי - - - ואז זה אומר - - - אנחנו תיכף נגיע אליהן. אני יכולה לפרט עכשיו,

זה אומר שההחלטה לא מתחילה מלמעלה, מסביב, ויורדת אחר כך ומורידה דברים, אלא בדיוק

אלעד עדיין אדומה במפה. אתם טועים. אדוני,

עם נתונים. ודאי שלא ניכנס לזה כאן, אני רק

כשאנחנו רואים שהתחלואה ממוקדת בשכונות מסוימות, באזורים מסוימים, אלה האזורים שאנחנו נתמקד בהם ונעשה בהם את הסגר. ברגע שאנחנו רואים שהתחלואה מפושטת, אין לנו אלה להמליץ על סגירה של כל העיר. בנתונים האלה, בערים שהחלטתם לעשות עליהן סגר, היא מפושטת לגמרי,

בערים שבהן לא המלצנו על התמקדות בשכונות

אין לו זכות וטו, אני מקבל את זה. ברור לי שחלק מהאנשים יוכלו לבוא ולהגיד שלראש עיר יהיה גם וטו, כמו שיש אגב בהרבה מאוד דברים שמחליטים פה בבניין הכנסת שיש לראש

שחלקם אני מכיר וגם מעריך מאוד מאוד מאוד, אני לא בטוח שהם יודעים לבוא ולקבל את

הם יודעים לבוא

ומשם אנחנו מחליטים על נקיטת צעדים כאלה ואחרים שאנחנו רוצים שיתבצעו, על מנת לא להגיע למצב שבו אנחנו מכריזים אזור מוגבל. הבנתי שזאת הייתה אחת השאלות ששאל כבודו. נכון.

על מנת לא להגיע לאזור

ומגיע למצב של עיר במיקוד,

אם לא אכפת לך, אני אעצור אותך פה, ואני

שהן או בסגר שכונתי או בסגר רחובי, כמה חולים הוצאו מאותן ערים בשבוע החולף, מאז שזה התחיל לנצנץ לכם ככתום והופך מהר מאוד להיות אדום? כמה דברים כאלה נעשו בפועל? הסיפור של עידוד הוצאת אנשים לבתי מלון הוא אירוע לא קל בכלל.

ראשי הערים הם חלק מרכזי במאמץ הזה.

אין לי ספק שזה כך.

ושיתוף ראש העיר יבוא בתקנות בצורה נכונה,

אבל יש הבדל בין משפחה של שלושה-ארבעה אנשים,

לבין משפחה שפוטנציאל ההידבקות שלה יכול להגיע לעשר נפשות, שהם בינתיים

נכון, ואנחנו מביאים את זה בחשבון. אני לא רואה את זה. את זה אני רוצה בפנים. משרד הבריאות, המל"ל אומר שמביאים את זה בחשבון. אני לא רואה שמביאים את זה בחשבון,

כשיש לי משפחה עם חמש נפשות ביבנאל, וזוג הורים וארבעה ילדים חולים, וסופרים לי אותם בתור חמישה,

שני הדברים שחסרים לנו מאוד בחוק הזה זה שני הדברים האלה: הפרמטרים, יותר פירוט עם שיקול דעת באמצע, והנושא של היוועצות עם ראש הרשות, ולדעתי מה שקורה היום שיש ראשי רשויות שמתייעצים איתם יותר ויש

אני רוצה לחזור ולהגיד, אלה התנאים הבסיסיים לפני שאנחנו מתחילים להסתכל על העיר ולבחון הלאה את הדברים, אחרי

ככל שנעמיס על עצמנו יותר ויותר קריטריונים ויותר ויותר הגדרות, זה יקשה על גמישות הפעולה ומהירות המענה, קצב הפעולה ואם אנחנו יכולים לתת מענה או לא. ככל שנהיה עם גבולות גזרה רחבים

שואל האם החמ"ל הזה שסיפרת לנו קודם - - - בתל אביב. כמו שהיה בתל אביב, כמו שהיה בבני ברק, כמו שהיה בדיר

לחמ"ל הזה, אולי בקריטריונים הללו, אפשר לתת את אותם דברים ולהשאיר אותם בחלק של

אני איתך. אני שם לך שלושה סימני קריאה על האמירה הזאת. ברגע שהכרזנו על אזור מוגבל, אין סיכוי שנצליח, אם לא נעבוד כתף אל כתף יחד עם ראש הרשות המקומית והגופים שלו, כולל הרווחה וכולל כולם.

זה לא היה צריך לקרות. לפני ההכרזה. את אותו צוות שמדבר עליו יגאל - - - הייתה שיחה עם ראש העיר אלעד. לא שיחה אישית. אדוני, עוד פעם, זה נתון לעתירה בבג"ץ, המדינה

תיקחו את הדברים הללו לפני ועדת השרים, הם דנים ביניהם ומשתדלים להגיע להחלטה משותפת, ואם לא, מעלים את זה לוועדת השרים, ושמים להם את שיקול הדעת שלהם, וגם אז ראש העיר צריך שיהיה

זה בסדר גמור, ואני חושב שגם הוא צריך שתהיה לו זכות להביא את זה בפני ועדת השרים,

קודם כול, בתהליך הקדם הזה.

אני רואה מה קרה בבת ים ובמקומות אחרים, שם נערכה היוועצות נכונה. אני לא יודע מי היה אחראי לה.

ואני לוקח את זה

העברתי דוגמה של אשדוד. במפה

אפשר לראות את השכונות במיקוד. האזור האדום-צהוב זה האזור החם, עם תחלואה ממוקדת. העיר אשדוד משמאל למטה לפי

מתוך החקירות האפידמיולוגיות יודעים אם מדובר במשפחה-שתיים שמקפיצות את זה או שמדובר בהרבה משפחות. צריך לזכור שכל ילד חולה מגיע למוסד חינוך, ואנחנו רואים

סיימת לקרוא את הסעיף הזה? הגענו לעמ' 3, לסעיף קטן (ב). נעשה עכשיו הפסקה של חצי שעה. נתחיל ב-15:00 את המשך הדיון. תלכו להתרענן קצת.

אני מאוד מודה לך על זה.

אני כראש רשות לא מתחמקת,

אני רוצה לקחת אחריות כוללת ולהתמודד עם הסיטואציה המורכבת הזאת ולשמור על התושבים שלי, אבל אני חייבת כלים בשביל הדבר הזה,

וגם את היכולת להשמיע את דברייך לגבי פעולות שהולכים לעשות בעיר שלך. זה לא אומר שיקבלו אותם במאה אחוז, אבל לפחות הם יבואו

מקבלי ההחלטות זה שלושה, ארבעה או חמישה משרדים,

אני יודע שלפעמים צריך לשים אצבע על כפתור שהוא כפתור אדום. זה לא כפתור ירוק, אפילו לא תכלכל, זה כפתור אדום.

ולכן אני מנסה לעשות איזונים. האיזונים האלה טובים גם לכם וגם לנו וגם

אז תנסו ללכת איתי בלי להיכנס ללחצים ולטראומות, ובסוף נגיע למשהו מתוקן. נשאיר את זה כנקודה פתוחה. יש נקודות פתוחות שכנראה נצטרך לדבר עליהן לתוך

כתוב בסעיפים "לוועדה מוועדות הכנסת",

השאלה אם לרשום שזה ילך לוועדת החוקה או להשאיר את זה ככה. אם נשאיר, זה דורש החלטה של ועדת הכנסת בדבר הוועדה שתדון בזה, שזה עוד דבר שמסרבל את

בוועדת החוקה,

שבו הרצון שלי הוא לתת לוועדת החוקה לדון בעיקר במסגרת, ובתוך התקנות לתת לוועדות שמטפלות

אז שיעורי הבית שלכם זה לנסח לנו את הדבר הזה שיש עליו תמימות דעים. אני לקחתי את זה משם, הסעיף בחוק המסגרת הוא כמו פה. כדאי לאפשר כניסה לתוקף לפני

גם לגבי ההגבלות עצמן, אנחנו הסכמנו להצעה של הייעוץ המשפטי של הוועדה שוועדת השרים צריכה לבחור את ההגבלות אחת-אחת.

כדי להכניס את הציבור הזה למוכנות,

אם זה רמקולים

אבל התשדיר הזה נמנע מחלק גדול מהאוכלוסייה. אגב, מה שאומרים על האוכלוסייה הזאת יכול להיות מחר נכון גם לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה או במגזר הערבי. זה אומנם לא התחום שלי במשרד, אבל מתוך היכרות עם הנושא אני יכולה להגיד שהמשרד עובד עם משרדי פרסום ייחודיים לכל מיני מגזרים, כולל

כולל תרגום, אגב. כבר אמרו לי בעבר שהעלות של המדיות בציבור הרחב היא עלות יותר נמוכה ואצלכם זה יותר יקר. כי מודעה כתובה בעיתון היא יותר

תמי, כדאי להגיד שלא חייבים שהכול יהיה עסקת חבילה. זה גם בא לידי ביטוי בנוסח. זאת אומרת שאנחנו בעצם נותנים מגוון כלים,

אלא שכרגע הנוסח המוצע כן יכול לכלול את הדבר הזה. אנחנו לא רוצים שוועדת שרים תוכל להגביל יותר ממה שכתוב בחוק,

אני מבין שיש על זה הסכמה?

השאלה מה אנחנו מעדיפים. לא להתייחס לזה.

בכלל. כולל על משכן הכנסת, אם אני זוכר נכון.

תראו, הרי תמיד אפשר לקחת את זה למקום הלא נכון,

זה פשוט יהיה מאוד תלוי נסיבות. יהיו מצבים שבו האדם הקרוב לאותו אדם שנפטר הוא לא דרגה ראשונה, ולכן זה ייכנס בתור צורך חיוני.

לא חתן ולא כלה. מה שרצינו להבטיח בסעיף הזה זה שלפחות הקרבה הראשונה לא

כמה כאלה יש וכו'.

בכלל בשיקול דעת ויהיה אישור מלכתחילה. אבל את יכולה לדבר על דרגה ראשונה בלי קשר לשאר המשתתפים, שיאושרו לפי (ו) או משהו כזה.

דווקא זה יותר יוצר הסדר שלילי לגבי כל מי שלא בפנים. אז אפשר לכתוב "קרובי משפחה אחרים". השאלה למה אי אפשר להכניס פשוט קרוב משפחה מדרגה ראשונה

כפוף וכן הלאה. כרגע זה נשמע מאוד עמום ולא רציני. ממש. אם הם טיפלו בזה עד עכשיו, אולי לצורך הארכת התקש"ח עדיף שהם ימשיכו לטפל בזה.

ואני רוצה עוד

זה שכתבו ככה פעם זה לא אומר שצריך גם כאן. אם זה משהו חדשני בואו נתעדכן תוך כדי תנועה. תנסו למצוא לזה פירוט בחלק שמדבר על צורך חיוני אחר, או שתעשו את זה בסעיף אחר, את הסיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש. חבר'ה, זה מעשים שקורים כל

יש לה תפקידים ברמה הלאומית-אסטרטגית, אבל כבר אין לה נגיעה לרשות המקומית. זה חלק מההסדרה עם פיקוד

לכן, מתוך הבנה שאין לנו יכולת לשאת בתפקידים האלה, ביקשנו להטיל את זה על גוף אחר.

מה זה ארגון אחר?

זה התחיל הרבה לפני. מצמצמים את המשימות שלה שהן לא ברמה המקומית. אז אפשר להכניס בנעליה של רח"ל את הרשות המקומית.

אם רשות החירום הלאומית לוקחת אחריות על העניין הזה אני לא מתערב לה במה ומי היא ממנה. אבל להתחיל להעביר את הקוף מאחד לשני? אני לא בעסק, נקודה. דבר שני,

ואני אומר את זה לא בפופוליזם: תשקלו להסמיך את משרד הפנים,

(ד)כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק לצורך ביצוע תפקידם, (ה)כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים

המקומית, וכן עובדי רווחה העובדים... האם "שהוגדרו חיוניים" בא מהתקופה שלא כל העובדים היו חיוניים, או שעדיין יש הגדרה מיוחדת לעובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים כחיוניים לצורך אזור

אבל לא לקחת אותם רק כשהם מעלים אלא גם כשהם מורידים.

הם חלק מהדיון אצל המנכ"ל. אני מבקש שבאותם תיקונים שבכל מקרה יש לכם לתקן תנצנצו את רופאי המחוזות גם כן, כדי לתת איזושהי אוטוריטה. לגבי כוח אדם, אני לא יכול להכניס בחוק הוספה של כוח אדם, לצערי הרב. אבל אני פונה בפנייה נרגשת למשרד הבריאות לעשות את זה. כי אם הם הממשק שלכם מול התושב באותו אזור, צריך לחזק את כוח האדם. זה בטיפול מול האוצר. גם אין להם חמ"לים מסודרים שמהם הם יכולים לנהל את כל ממשקי העבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים. במשך שנים רבות הזניחו את לשכות הבריאות, ומבחינה טכנית הם עובדים בצורה די מצ'וקמקת מבחינת היכולות שיכולות להיות למערכת כזאת. תודה, אני מסיים. חגי, לא שמעת את נציגת משרד הבריאות שאמרה שנעשתה פנייה למשרד האוצר ויש משא ומתן עם האוצר לתגבור הצוותים והחמ"לים של הרופאים המחוזיים. אני מבקש לעדכן אותנו בהתקדמות של זה במהלך הדיונים הבאים. קיבלתי כרגע הערה לגבי כניסה לשטח של סוהר ושל שירות בתי הסוהר. למרות שזה נמצא בהצעת חוק סמכויות מיוחדות, חוק המסגרת, יכול להיות שיש פה חשש שסוהר שמתגורר במקום מוגבל ויוצא לעבודתו בבית סוהר יכניס הדבקה לכותלי בית הסוהר. זאת נקודה שצרך לחשוב עליה. את זה לא צריך לעשות בוועדה, אפשר לדבר איתם על זה. חסר לי משהו אחד: כתוב פה על עובדים סוציאליים שהוגדרו חיוניים על ידי הרשות המקומית, אבל השאלה מה עם עוד דברים חיוניים שהרשות המקומית יודעת להגדיר אותם. עובדים סוציאליים, כולם יודעים שזה חיוני. אבל בלניות במקווה זה לא חיוני בעיני מישהו אחד, אבל מישהו אחר יכול לחשוב שזה מאוד חיוני. או למשל פסיכולוג רשותי שמגיע לעזור. גם הוא לא נחשב באותו רגע כחיוני. גם כאן יש סעיף סל, כי באמת אי אפשר למנות את כל המקרים. תכף נגיע לזה. הסעיף הבא: (ו)כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת, ובלבד שנושא תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית, או של איגוד העיתונאים הפועל בישראל שחבריו עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת, (ז)כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, מים, גז, תקשורת ופסולת, (ח)העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני, אני מוחקת את הכניסה של חבר כנסת, כבר דיברנו על זה קודם. (ט)כניסת אדם לצורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור. (ב) כניסה לאזור מוגבל או יציאה ממנו לפי תקנת משנה (א), למעט לפי תקנת משנה (א)(2)(א), תיעשה, ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתא בדבר הצורך. ככל שיש אישור שתומך בסיבת היציאה, יבקשו אותו. אני מגיעה ל-3א: צמצום יציאה של אדם המתגורר באזור המוגבל למרחב הציבורי והגבלות על הפעלת מקום או עסק באזור המוגבל 3א. הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקנה 2, רשאית היא לקבוע, בכפוף להוראות אותה תקנה, כי יחולו הוראות אלה או חלקן: פה "חלקן" זה כן רלוונטי, כי אפשר לבחור מבין ההוראות. אבל גם כאן חשובה ההערה של קודם. אם אנחנו מצמצמים את המטרות אנחנו בעצם מכבידים על האוכלוסייה. זה פשוט מנייה של מטרות, והורדה שלהן - - - אנחנו נחדד בנוסח שגם פה הכוונה ב"חלקן" היא לא להוציא את החריגים. החריגים הם בילט-אין בתוך ההסדר. (1)לא יצא אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל ממקום מגוריו או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן, מקום מגורים) למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה: (א)הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור, (ב)הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, (ג)קבלת שירות רפואי, (ד)תרומת דם, (ה)הפגנה, (ו)הליך משפטי, (ז)הגעה לכנסת, (ח)טיפול במסגרת רווחה, (ט)פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, (י)יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים ולמרחב הציבורי, בזמנו זה הורחב ל-500. המגבלה הזאת עדיין עומדת על 100? אנחנו עשינו צילום מצב של מה שהיה בתקנות, בדיוק כדי ליצור את סל הכלים שמתאים לאזור מוגבל. כמובן שנעשו אחרי זה הקלות בכל רחבי הארץ. 500 היו בזמן שהארץ הייתה מוגבלת. באיזשהו שלב התחילו להתבצע הקלות שונות, אבל אנחנו לא שיקפנו אותן כאן. הרי אזור מוגבל זה מקום שבו התחלואה גבוהה, ואם כל הארץ הייתה ככה אז המגבלה הזאת הייתה על כל הארץ. נכון שיש שינויים במגבלות בהתאם להבראה של האוכלוסייה, אבל כאן אנחנו מדברים דווקא על אזור מוגבל ולכן אין סיבה ללכת על הנוסח היותר מקל של הדבר הזה. משרד הבריאות, אפשר להקל פה משהו? אדוני, ועדת השרים יכולה לקבוע הקלות, אבל דווקא כאן היה לנו חשוב לקחת את תמונת המצב כפי שהיא הייתה באפשרות המחמירה. אני אשמח אם פה נוכל לשלב את הנוסח שהכנסנו בחוק המסגרת, שהוא מעט משופר יותר. בהקשר של היציאה?

כתוב שם 500. לפעילות ספורט זה 500, וליציאה ממקום מגורים זה 100. אלה ההגבלות שחלו בתקופה המחמירה יותר של ההגבלות. הרי ההגבלות האלו חלו - - - אתם רוצים גם את פעילות הספורט להגביל. כמובן שהם יכולים להקל בזה, כי הרי הם לא חייבים לקבוע את זה.

לכן היה חשוב לנו לקחת את תמונת המצב המחמירה ביותר שהייתה. ואז את פעילות הספורט ב-500 מטר את מורידה מכאן? לא, אני משאירה. אבל קבענו שוועדת שרים מוסמכת להקל. היא מוסמכת לקבוע את ההגבלות, כולן או חלקן, והיא גם מוסמכת לקבוע הקלות. כך שהוועדה לא יכולה להחמיר מעבר למה שכתוב כאן, אבל היא כן יכולה להקל. אבל ברגע שהיא מחליטה אז אוטומטית מתחילים עם החמור. זה לא אוטומטית, היא צריכה לבחור להחיל את זה.

אפשר לכתוב את זה בשניהם. אני אפילו לא בטוחה שצריך לקבוע את זה, כי היא יכולה פשוט להקל בעניין הזה. בוא נשמע את נציגת המשרד לביטחון פנים. בבקשה. אנחנו לא מעוניינים להחזיר את הדיון אחורה, אפשר להתקדם. אתם עומדים על כך שזה יהיה 100 או הפוך? לא, אנחנו רצינו להתייחס קודם, אבל הוועדה המשיכה בדיון, וכל עוד לא משנים את הנוסח שהוקרא אין לנו התייחסות.

לא, היא רצתה לדבר על משהו אחר, משהו שעברנו כבר.

בבקשה. תודה, אדוני. אנחנו מבקשים להתייחס לכמה דברים. אחד, בכניסה לאזור מוגבל, סעיף קטן (ה), זה נכון שבתקש"ח הגבלת מספר עובדים, הוחרגו עובדים סוציאליים ממצבת כוח האדם המקסימלית המותרת לפי התקנות ולכן לכאורה כבר לא צריך להתייחס לזה כאל עובדים חיוניים. אלא שלא כל עובדי המחלקה לשירותים חברתיים הם עובדים סוציאליים בהכרח, אבל הם כן חשובים לפעילות של המחלקה. ולכן אני מבקשת לעדכן בכתובים את היועץ המשפטי לוועדה מה הייתה עמדתנו בסוגיה של סעיף קטן (ה). היא מדברת על עובדים במחלקה הסוציאלית שהם לא עובדים סוציאליים. כתוב פה "עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים שהוגדרו כחיוניים".

אבל היועצת המשפטית לוועדה אפילו עמדה על זה, היא אמרה שמדובר על עובדים שהוגדרו על ידי הרשות המקומית כחיוניים. היא שאלה את עצמה אם עדיין צריך להתייחס אל "הוגדרו חיוניים", ולכן אמרתי: עובדי הרווחה במחלקה לשירותים חברתיים הם לאו דווקא עובדים סוציאליים, ועובדים סוציאליים הם אלה שהוחרגו בתקש"ח הגבלת מספר עובדים. ובגלל הפער הזה בין ההגדרות לגבי עובדי המחלקה לשירותים חברתיים שיש כרגע בנוסח המונח בפני הוועדה לבין הנוסח שקבוע בתקש"ח הגבלת עובדים, אני מבקשת להעביר לייעוץ המשפטי לוועדה התייחסות מסודרת בנושא הזה, סופית וודאית. כי זה תחום שאני מלווה יותר מרחוק. אני מבקש שתעשי את זה מהר ותנסי להתייחס שם גם להערה שאני אמרתי לגבי דברים חיוניים. לגבי יתר העובדים החיוניים, נכון, אדוני. אני מבקשת להתייחס, ומהר, כמו שהנחית. היועצת המשפטית של הוועדה תעמוד בקשר מול היועצים המשפטיים של שאר משרדי הממשלה. אני חושב שיש בזה היגיון, אחרת סתם יתנהלו קרבות על העניין של האישורים, ובסוף כשיצטרכו אותם כבר לא יהיה אף אחד שיוכל להועיל בעניין. יושב-ראש הוועדה תהה מי הם עובדים חיוניים. רשימת העובדים החיוניים נקבעת על ידי משרד הפנים. מאז משבר הקורונה נקבעה רשימה של עובדים שיוגדרו כעובדים חיוניים, והיא השתנתה מעת לעת לפי המסגרות שפתיחתן הותרה. למשל, בתחילת הדרך עובדי חינוך לא היו רלוונטיים ולא הוגדרו כעובדים חיוניים, ובהמשך הם כן הוגדרו כעובדים חיוניים. לעניין ההצעה שהרשויות המקומיות יקבעו, אני מזכירה שהדיון היה בשאלה מי יוצא ברשות המקומית שהוכרזה כאזור מוגבל. חסרים לנו שם עובדים סוציאליים ועובדי המחלקות לשירותים חברתיים, מכיוון שיכול להיות עובד מחלקה לשירותים חברתיים שנמצא ברשות מקומית שהוכרזה כאזור מוגבל אבל הוא דרוש מאוד לטיפול ברשות מקומית אחרת, שהיא לא אזור מוגבל. זה יותר מתאים לצורך החיוני, כי בדרך כלל לכל רשות יש את העובדים הסוציאליים שלה. אבל יש רשויות שאין להן על זה. אז אם יש - - - אני לא יודעת על בסיס מה הנתון הזה נאמר. הנתונים שלנו מראים שעובדים סוציאליים לא בהכרח מתגוררים ברשות המקומית שבה הם עובדים. אבל כן חשוב שהם יטפלו בקהילה שנזקקת לטיפולם, גם אם האזור שבו הם עובדים הוא לא אזור מוגבל. אבל חשוב שהקהילה שבה הם מטפלים לא תידבק בקורונה. צריך לזכור שהאזור המוגבל נקבע לתקופה מאוד מאוד מוגבלת, כשאחת המטרות של זה היא שאנשים שגרים באזור המוגבל לא יצאו ממנה. מירה, עוד משהו? זה הכול, אדוני. אבל חשוב לנו מאוד שעובדי המחלקות לשירותים חברתיים כן יוכלו לצאת מאזור מוגבל לאזור העבודה שלהם, כיוון שגם שם יש קהילות שצריכות את עזרתם.

אנחנו נראה את המידה ואת המשקל, כי גם צריך לחשוב על המקומות שבהם הם הולכים לטפל.

נסגר בנושא של פעילות ספורט ויציאה ממקום מגורים? יש 500 מטר, שזה הכי גבוה,

זה הכי מוגבל. לא רק לספורט.

המינימום זה 100 מטר. הרעיון הוא שפה הם מפרטים את המינימום הקשיח שמתחת אליו אי אפשר לרדת,

זה המינימום שחייבים לתת למי שמתגורר באזור המוגבל. השאלה איפה אתה מתחיל. אל תשכחו שיש כרגע מצב שבו יש סגר אבל התפילות לא נאסרות. זאת אומרת, הסגר הוא יותר מבחוץ ופחות מבפנים. לכן אמרנו שיש שתי אפשרויות, שאפשר לעשות גם את שתיהן ביחד. בסעיף הקודם דיברנו על הגבלת כניסה ויציאה. בסעיף הזה יש תפיסה שהיא טיפה יותר מידתית. אנחנו מדברים על אזור מוגבל, אבל המשמעות של זה היא קביעת איסורים מאוד דומים לאיסורים שהיו ברחבי הארץ בשיא המגפה. אלה האיסורים שהיו בכלל רחבי הארץ בשיא המגפה למשל שאסור לצאת יותר מ-100 מטר ללא - - - אבל ברגע שאת קובעת את זה זה הופך להיות אוטומט.

לוועדת השרים יש סמכות לבחור את ההגבלות. זה לא אוטומטי, זה רק רף שמתחתיו אי אפשר לרדת. אבל כן אפשר לעשות הקלות. זה קובע את רף המינימום, כלומר הם לא יכולים להגיד לך פחות מ-100 מטר.

אי אפשר לקבוע שלאדם אסור בכלל לצאת מהבית. אז גם ספורט זה 100 מטר. לא, ספורט זה 500. בחוק המסגרת - - - רגע, להזכירכם חוק המסגרת עוד לא עבר. אבל הוועדה הציעה לקחת מחוק המסגרת. יש פה טעות בעיניי. את הפירוט של המטרות שלשמן מותר לצאת היה צריך לדייק יותר לפי חוק המסגרת, שבו דייקנו את זה יותר. אנחנו באים לדאוג שלא יקבעו מתחת למינימום, נכון?

המינימום היה 100 מטר, שבו היה ספורט ולא יודע מה עוד. אני לא רוצה להתייחס למה שהיה, כי "היה" זה שאלה של החלטות שקרו תוך כדי. אני אומר, תשאירו את המינימום של ה-100 מטר, וכל השאר ייקבע לפי החלטות של ועדת שרים.

ומה לגבי הספורט? כל יציאה מהבית, כולל ספורט. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להדגיש שככל שזכור לי, פעילות ספורט אף פעם לא הגבלנו מעבר ל-500 מטר.

בהתחלה זה התחיל עם 100. אני לא בטוחה, אפשר לבדוק את זה. אני רוצה שהחלטות כאלה יתקבלו ביחד, כלומר שיבדקו ספורט ויבדקו עוד דברים, אבל שלא יהיו דברים מקובעים. אני כותבת בשניהם כרגע 100. להוסיף גם "או מרחק גדול יותר שקבעה ועדת שרים"? או שנשאיר את זה במסגרת הסמכות הכללית שלה? "או במרחק גדול יותר שתקבע ועדת שרים, על פי סוגי הפעילויות". אני נותן להם יד חופשית. אולי כדאי להבהיר שהמטרות שרשומות כאן מתייחסות ליציאה של אדם שמתגורר באזור מוגבל ובתוך האזור המוגבל. ברור. (יב)יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה, (יג)יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע, (יד)יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור, לגבי אזור מוגבל, לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך), צו בידוד בית, או לפי תקנה 3(א)(1)(ו),

תקנה 3(א)(1)(ו) זה הצורך החיוני הפרטני שאושר על ידי אותו גורם, רח"ל או מי שייקבע. (טו)העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני, (טז)העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו, עכשיו אנחנו עוברים לדבר על פעילויות ועסקים

(א)לא יפעיל אדם מקום או עסק, מסוג המקומות המפורטים בתוספת, לרבות בבית מגורים, ולא יפעיל אדם חנות, לרבות בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון (בפסקה זו, בית אוכל), או מעבדת תיקונים שאינן כאמור בפסקת משנה (ב), לרבות בבית מגורים, בדרך של פתיחתם לציבור, ואולם אדם רשאי להפעיל מקום, עסק או חנות כאמור, בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מהמעבדה, מדובר כאן בכל המקומות למעט החנויות היותר חיוניות. זה איסור ברף המינימלי, שבו אפשרו רק חנויות שהן מזון, בתי מרקחת, סופר-פארם ומעבדות תיקון לתקשורת ומחשבים. אני רוצה שיובהר: יש הבדל גדול בין עיר שעושים בה סגר לבין סגר בכל הארץ. כשיש מצב חמור בכל הארץ אז גם החמרות כאן יכולות לבוא בהבנה, אבל כשיש בכל הארץ... לכן לא הייתי רוצה להיתפס על דברים שמגבילים אותנו בהגבלה, אלא הפוך, כן לתת את האפשרות. ועדת שרים כל כך מבינה מה היא צריכה לעשות, אז שיתכבדו וייכנסו לפרטים הקטנים. אתם מבינים אותי? אדוני, זה מה שנקבע. שהוועדה תקבע אילו מבין ההגבלות יחולו. אני כבר לא עוקב כל כך אחרי ה... אני רוצה לקבוע מה הרף המינימלי, הקו האדום,

אבל עד הרף הזה, לתת את זה לשיקול דעתה. היא גם צריכה לדעת להסביר אותו, למקרה שיפנו בעניין הזה או שילכו עם זה לבית משפט. הנוסח פה נותן את המגבלות החמורות ביותר, השאלה אם זה ברור שהם יכולים לבחור גם במגבלות פחות חמורות מבחינת העסקים. צריך לוודא בנוסח שזה

הצעתם ללכת על הנוסח של חוק המסגרת. נשווה את זה ונוודא שזה מספיק ברור.

אפרופו הודעות שקיבלנו גם היום לגבי החלטות של ראש הממשלה,

וכו', איך תהיה התייחסות לעסקים שנפגעים בעיר מסוימת לתקופה ארוכה בזמן שבכל הארץ זה לא ככה? פיצוי, אבל זה לא לפה. (ב)הפעלת חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל,

אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי

תיעשה לפי התנאים הקבועים בתקנה 5(ב)(2) לתקנות הגבלת פעילות. התנאים שקבועים בתקנה זה שמירת שני מטר, תורים, ויסות של הכניסה למקום, תשאול ומדידת חום. אלה הדברים הבסיסיים ביותר שקבעו לעסקים שפותחים אותם. אני כן אגיד עוד דבר, שלא נמצא פה וכן נמצא בחוק המסגרת, שאולי כדאי לשקול אותו כי הוא אופציה לאמצעי יותר מתון, הנושא של הגבלת התקהלות. היום באזור מוגבל משתמשים בשילוב של דברים מסוימים שנמצאים בצו בידוד בית, שזה צמצום התקהלויות רק באזור מסוים, ושל צו מוסדות חינוך, שלפיו הם סוגרים מוסדות חינוך. כרגע זה לא נמצא בתקש"ח, ובחוק המסגרת כבר הכניסו את כל סוגי המגבלות תחת אותה כותרת. לגבי ההתקהלות, השאלה אם זה משהו שאפשר להכניס כאן? כי אחד הכלים שיש להם לפני סגירת כל העסקים זה לנסות לצמצם התקהלויות לעומת כל הארץ. בשביל זה צריך להכניס לפה את הסעיף שיש כבר היום בחוק המסגרת. יש מניעה

אבל הפועל היוצא של סגר זה מניעת התקהלות, לא? הם מכריזים על אזור מוגבל והם יכולים לבחור באיזה כלים להשתמש. לפעמים הם עושים רק - - - את בעצם אומרת שאם תהיה מניעת התקהלות זה יכול לחסוך סגר?

לפני שסוגרים את כל העסקים, אפשר להגביל לעשרה למשל. כמו שעשו בעצם ברחבי הארץ. שהלכו בהדרגה. אנחנו באמת עושים את זה, אבל מניעת התקהלות וסגירת מוסדות חינוך אנחנו עושים לפי צווים לפי פקודת בריאות העם. אבל אז זה שיקול דעת של משרד הבריאות ולא של ועדת השרים, שיכולה לראות את כל התמונה ולהחליט אם להשתמש בכלי הזה.

זה מתחלק בין כל בעלי סמכויות,

הם עובדים בצורה מסונכרנת, כאשר מי שמביא את ההמלצות לוועדת שרים זה שר הבריאות - - - לא, מה שנאמר כאן, יש בו עניין שדורש מחשבה. כשיש דברים כלליים על כל הארץ אז יש החלטות של משרד החינוך,

על כל הארץ וכו'. אלה דברים שהם בדרך כלל מסונכרנים, ואני בטוח שהם יסנכרנו את זה מולכם ולא יקבלו החלטה לבד ויוציאו אותה החוצה. אבל כשיושבת ועדת שרים ומנתחת עיר מסוימת... לא אכפת לי לצרף את משרד החינוך לצורך זה - - - שר הבריאות נמצא בוועדת השרים. אני מדבר על שר החינוך. הוא לא נמצא. זה בדיוק מה שאני אומר, שכשיהיה דיון על סגירת בתי ספר וכד',

שתהיה התייעצות עם משרד החינוך, תיאום איתו או משהו כזה. אחרת יכול להיות שיסגרו גנים ובתי ספר ומשרד החינוך ידע את זה רק בדיעבד.

משרד החינוך תמיד יודע. אף אחד לא סוגר גנים ובתי ספר בלי משרד החינוך. אז אני מבקש איזשהו - - - השאלה אם כחלק מההחלטה על אזור מוגבל אנחנו

או שעדיף לעשות אותו בנפרד. השאלה האם נכון שזה יהיה חלק מהתפריט שלנו לגבי אזור מוגבל בוועדת השרים, או שעדיף שזה יהיה במסלול אחר. בתי ספר באזור מוגבל זה סיפור אחר מהסיפור של בתי ספר בסגר מדינתי. נכון, אבל אם רוצים לדבר על מוסדות חינוך, השאלה אם צריך לעשות את זה דרך המסלול של האזור המוגבל.

לא, כרגע אנחנו עושים את זה במסלול נפרד. דרך צו של משרד הבריאות. נכון. אבל אין פה כשל בכך שזה עובד בשני מסלולים מקבילים, במקום שלוועדת השרים תהיה כל התמונה ויהיו לה את כל הכלים? ועדת השרים רואה את כל התמונה. גם אם אנחנו ממליצים לאסור התקהלויות במקום מסוים, ההמלצה היא לאסור התקהלויות ואנחנו עושים את זה דרך הצו הספציפי. או אם ההמלצה היא - - - אני מציע לכם לרשום בירור של העניין הזה. תבררו האם בדברים ספציפיים, כמו מוסדות חינוך וכד' - - - השאלה אם צריך להפריד בין התקהלויות למוסדות חינוך. מוסדות חינוך זה כבר סיפור אחר, אבל התקהלויות זה משהו - - - התקהלות זה משהו שהוא לא ברור, אבל בתי ספר זה משהו שמשרד החינוך חייב להיות בעניין שלו.

ההגבלה של התקהלות באזור מוגבל היא כרגע גם בצו הבידוד. יש איזו ברירת מחדל ששונתה לאחרונה שלפיה ההתקהלות באזור מוגבל לא תהיה כמו התקהלות בכל הארץ.

אם מכריזים על אזור מוגבל אז מניה וביה יש גם הגבלת התקהלות מסוימת. אבל אי אפשר לעשות הפוך.

כשרוצים לעשות רק הגבלת התקהלות, מתקנים הוראת שעה לצו הבידוד. אני מבקש מחבר הכנסת מלכיאלי להחליף אותי לכמה דקות. אני גם מודיע שהישיבה בנושא הבידוד והמלוניות תתחיל במהלך 25 הדקות הקרובות,

נעשה אותה מייד אחרי שנגמור את ההקראה כאן. עמכם הסליחה. מיכאל, בוא תמשיך. (היו"ר מיכאל מלכיאלי, 17:05) אנחנו בסעיף 3ב, עונשין: עונשין 3ב. העושה אחת מאלה,

מאסר שישה חודשים קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז 1977‏: אנחנו הורדנו פה את המאסר, כמו בשאר החוקים שמאריכים תקש"חים וקובעים עבירות פליליות. מישהו באמת התכוון לשישה חודשי מאסר? כל העברות האלה היו עברות מינהליות עם קנס קצוב, אבל העברה, כדי שהיא תיקבע כעברה מינהלית, נקבעה כעברה עם עונש של מאסר בצידה, שכמובן לא הופעל וגם אין כוונה שיופעל. לא כל הפרה של כל הוראה פה נקבעה כעברה פלילית. מה שכן קבעו זה: (1)היוצא ממקום מגורים למטרה או לפעולה שאינה מנויה בתקנה 3א(1) ובניגוד לתקנה כאמור, (2)המפעיל מקום או עסק או חנות, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתם לציבור, בניגוד לתקנה 3א(2)(א); בפסקה זו,

מי שמפעיל מקום, עסק או חנות מהמקומות המפורטים בתקנה 3א(2)(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים,

שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק, בעל הרישיון או בעל ההיתר. אני רוצה לשאול לגבי (1). הייתה מתכונת שבחרתם בה בחלק מהחוקים בעברות הפליליות, שבה כשמדובר על אדם פרטי שמתנהל שלא לפי ההוראות, קודם כול שוטר רשאי להורות לו לפעול לפי ההוראות, ורק אם הוא מסרב להוראת השוטר, רק אז הוא נחשב כעובר עברה. השאלה אם יש בעיה ללכת פה בדרך הזו, שהיא יותר מדורגת ויותר מתאימה לאדם הפרטי. אני אתאר מה ההיסטוריה שהייתה בענייני עונשין. התראה הייתה פורמלית בחוק רק בנושא של המסכות, לתקופה מאוד קצרה, עד שהממשלה החליטה שהיא לא רוצה התראה. בנושא של יציאה למטרה לא לגיטימית, מעולם לא היה בחוק הסדר של התראה, אבל בפועל המשטרה הפעילה מודל כזה כשהיא ביצעה את האכיפה. היא לא מייד נתנה את הקנסות, במסגרת מדיניות האכיפה שלה היא בהחלט הזהירה קודם. זאת הייתה הנחיה שהנחו את המשטרה? המשטרה הנחתה את עצמה לפעול כך. למה אנחנו סומכים על המשטרה שתנחה את עצמה? למה שלא נכתוב את זה כאן? אני חושבת שזה מאוד תלוי בסוג ההפרה. אם אתה מוצא בצפון הארץ בן אדם שגר בדרום ללא שום סיבה הגיונית, אני לא חושבת שנושא ההתראה הוא מאוד רלוונטי.

אם הוא נמצא במרחק של 200 מטר מביתו זה כבר מצב אחר. ולכן כן יש כאן שיקול דעת לשוטרים. ועוד פעם, העברה הזאת נאכפה אך ורק על ידי שוטרים מאז ומעולם. ככה העברה הזאת נאכפה בכלל הארץ, ואני מניח שהיא תופעל באותה צורה גם באזור מוגבל. צריך לשאול את נציגי המשטרה על העניין הזה, כי הם אלה שקבעו את מדיניות האכיפה. בחוק המסגרת יש יותר הבניה של הנושא הזה. אני מזכירה שאנחנו מדברים על 45 יום, ואני מקווה שבחוק המסגרת נסדיר בצורה יותר מובנית את הנושא של ההנחיות. מניסיוננו מהגל הקודם אנחנו יודעים שלתת לשוטר סמכות יותר מדי גדולה זה לא מציאה גדול. אני חושב שברירת המחדל היא שהשוטר, לא ברמה של הנחיה שאומרת "תעשו את זה איך שאתם רוצים" צריך קודם להגיד לו להסתלק מפה. הדוגמה שנתת, אדם שגר באילת ונמצא בנהרייה, גם אם הוא יערער, לא יקבלו את זה. אבל ראינו אנשים שהיו 300 מטר מהבית והמשטרה ישר נחתה עליהם עם קנסות. לדעתי כן צריך למצוא איזו נוסחה שתדאג לזה. מה שמטריד פה זה שמדובר על אזור מוגבל שיוכרז. אנשים היו מורגלים למשהו אחד, ופתאום נוחתות עליהם הנחיות חדשות. זה לא כמו המצב שזה בכל הארץ, שטוחנים בטלוויזיה את ההנחיות וכולם יודעים מה קורה. אבל תמי, זה פועל גם לכיוון השני. אם אפשר לתת התראה כשמדובר על איזושהי מגבלה שהיא לטווח יותר רציני, אז כשמדברים על טווח של שבוע או משהו כזה זה פחות מתאים, בגלל קוצר הזמן. המטרה שלך בסוף היא לייצר ציות מתוך אמון של הציבור.

זה אמון? אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. כשיש אזהרה לפני שמטילים קנסות זה מייצר יותר אמון. אפשר להעלות את המשטרה. המגמה כיום אומרת שאין מה לעשות, בלית ברירה צריך לנקוט בפעולות אכיפה. לכן הממשלה הורידה את ההתראה במסכות. וכרגע יש אפילו כוונה להעלות את הקנס על הנושא של המסכות, כי התחושה של קובעי המדיניות היא שאין ציות. לכן אני חושבת שזה לא מתיישב עם לעשות מגמה הפוכה דווקא באזורים מוגבלים. אבל עדיין את אומרת שההנחיה במשטרה היא קודם כול לא לתת את הקנסות. נציגת המשטרה מבקשת להתייחס לזה בזום.

תמר ליברטי, רמ"ד יחידות מבצעיות, מהייעוץ המשפטי למשטרה. אני רוצה לומר שלמשטרה בהחלט יש מדיניות אכיפה, וכבר כשהתחיל המשבר ונקבעו הנחיות שכמובן לוקחות בחשבון את השינויים... (שיחת הזום נקטעה)

מאחר שהיא מחייבת איזושהי אכיפה פשוטה ויעילה. לייצר מנגנונים של אישורים ועוד כל מיני הצעות כאלה, יהיה דבר מאוד מאוד מורכב. לכן ההנחיות מותאמות כמובן לשלב של המשבר שבו אנחנו נמצאים, ובהתאם לכך השוטרים פועלים. אבל גם אתם הרי מנחים את השוטרים לא לתת ישר קנס. או שלא הבנו נכון. כשניתנו ההנחיות בתחילת הדרך - - - לא בתחילת הדרך,

גם היום ההנחיות בהחלט מתייחסות לנושא של האזהרות. למשל בנושא של המסכות ההנחיה אומרת קודם כול להזהיר ולהסביר. אם זאת ההנחיה אז מה אכפת לנו שזה גם ייקבע בחוק? למה להשאיר את זה לשוטר בשטח? המשמעות של לקבוע את זה בחוק זה לא רק העניין של שיקול דעת. זה גם כרוך בלהקים מערך של מעקב אחרי הדוחות שמחייב את המשטרה בשלב הראשון לתת אזהרה, ורק אחר כך לתת דוח. זה מאוד מסרבל את

ואני מזכירה שיש פה אכיפה שמתבצעת על ידי כמה גורמים במקביל, מה שעוד יותר מסרבל את זה. אם תהיה הנחיה, היא תהיה לכל הגורמים במקביל, לא רק לחלק מהאוכפים.

מה שאני מנסה להסביר זה שמבחינה מעשית יכול להיות שהעברות נאכפות גם על ידי מפקחים וגם על ידי משטרה והם לא בהכרח פועלים ביחד, וכך יכול להיות שהמפגש הראשון של האזרח יהיה עם פקח והמפגש השני יהיה עם שוטר, ואז לא - - - אתם לא מסונכרנים ביניכם? אין ביניכם סנכרון אם הייתה אזהרה או לא? מאחר שאין היום חובה בדין לתת אזהרה בשלב הראשון, אז לא מתבצע מעקב פורמלי בעניין הזה. השוטר פוגש אדם, הוא מפעיל שיקול דעת, הוא בדרך כלל לא יטיל עליו סנקציה בפעם הראשונה. תלוי באיזה ערים. על מה הדיון? הם מתעקשים שעל פי הנחיות הממשלה אין אזהרה קודם - - - לא, יש מקרים שכן יש אזהרה קודם. מה שאנחנו מנסים להגיד זה שאין אזהרה שהיא מחויבת, אלא יש אזהרה על פי שיקול דעת. במקרה הזה, מאחר שההגבלה הזאת, הגבלת היציאה, נאכפת רק על ידי המשטרה ולא על ידי פקחים, אפשר להפעיל שיקול דעת. למשל, אם אדם נמצא במרחק מאוד גדול מביתו ללא סיבה מוצדקת, אין מקום לתת לו אזהרה. לעומת זאת, אם הוא נמצא במרחק יחסית קטן מהבית שלו, לפעמים מספיקה אזהרה. מי אמור לקבוע את זה? השוטר בשטח? לשוטרים יש הנחיות, נראה לי שזה מה שתמר ניסתה להגיד. מהניסיון שלנו זה לא מחודד אצל השוטרים. זה מחודד, אבל פשוט שיקול הדעת הוא כל כך רחב שזה גם עניין של גחמות. בשביל זה יש הנחיות. זה החשיבות של הנחיות במשטרה. המשטרה היא גוף מאוד היררכי, וזה נכון שיש שיקול דעת - - - בואי, גם אני אישית נתקלתי במשטרה בתקופת הקורונה. הוא הסביר לי שאני 110 מטר מהבית ולא 100 מטר. הכרנו גם דוחות על 110 מטר. הנחיות זה בסדר, היררכיה זה בסדר, אבל צריך גם קומון סנס. והקומון סנס הזה, או שהוא מופעל או שהוא לא מופעל, כמו, להבדיל, מה שקרה ביום שישי. אז אם אפשר שהדברים יהיו יותר ברורים, זה נראה לי עדיף על להשאיר את זה לשיקול דעת בשטח. יש את ההוראה שנקבעה בחוק האכיפה, שלפיה שוטר רשאי להורות קודם כול, בחוק הזה זה על התפזרות של התקהלות, ומי שסירב להוראות השוטר, דינו קנס. לא, העברה שנוגעת להתקהלות היא עברה שונה. התקהלות בפני עצמה לא יכולה להיות עברה פלילית, כי אדם יכול להיקלע להתקהלות שלא ברצונו, למשל הייתי באיזשהו מקום ופתאום הגיעו עוד אנשים. להטיל עליי קנס בגלל שאנשים אחרים הגיעו לאותו מקום זה לא דבר סביר. ולכן בנושא של התקהלות קבענו באופן חריג עברה קונקרטית: סירוב להוראת שוטר לפיזור התקהלות. ולכן זה גם רק שוטר. ורק על מי שמסרב אפשר להטיל את הקנס שקבוע בחוק. לעומת זאת, במקרה הזה, של בן אדם שנמצא רחוק מביתו ללא שום מטרה מוסברת, קשה לי לבוא עם הטיעון הזה. אבל המטרה המוסדרת הזאת, היות שהיא לא מוסדרת בחוק היא יוצרת בעיות בשטח. כי שוטר אחד חושב שזה שהוא הלך להביא לאימא שלו אוכל זה מוצדק, ושוטר אחר יכול לחשוב שזה לא מוצדק. אבל הבעיה הזו לא תיפתר באמצעות מנגנון מובנה של לחייב קודם באזהרה,

כי לעולם תישאר השאלה האם ההימצאות במרחק של 120 או 130 מטרה מהווה עברה, ותמיד השוטר יצטרך להפעיל בסוף את שיקול דעתו. מדובר בעברות שבחלקן הן עמומות ומחייבות הפעלת שיקול דעת.

קביעה בחוק של מנגנון מדורג לא יפתור את הנושא של הפעלת שיקול הדעת. יש איזו מדיניות אכיפה כתובה שאפשר לראות אותה? אם נראה משהו כתוב זה יכול להניח את הדעת. תמר, נשאל פה אם יש מדיניות כתובה. בהחלט יש הנחיות שנכתבו בתחילת הדרך לגבי הטלת הקנסות והצורך בהפעלת שיקול דעת. בעצם מה שאתם אומרים זה שאם שוטר נתקל בסיטואציה של הפרת החוק, ברירת המחדל תהיה הטלת קנס, ואם ירצה השוטר הוא לא יטיל קנס אלא יסתפק בהתראה. נכון?

סליחה, לא הבנתי את השאלה. אני אנסה להיות יותר ברור. מה שאתם בעצם אומרים בסעיף הזה זה שבמידה שאדם יוצא ממקום מגורים למטרה כלשהי בניגוד לתקנה או לחלופין פותח עסק בניגוד לתקנה, ברירת המחדל של השוטר תהיה מתן קנס לאותו אחד, אלא אם כן הוא יחליט שהוא נראה לו בסדר וכו'. כמו שעוצר אותך בכביש שוטר שראה אותך מחזיקה טלפון ביד. ירצה, ייתן לך דוח, ירצה, רק ייתן התראה. למשל, השוטרים ברמת גן, לחרדים שעברו את המחסום של כרמל שאמה הם כן נתנו דוח, ומי שלא חרדי, הם לא נתנו לו דוח. נתנו לשוטר, אותו גאון בשטח, להבין לבד מי כן צריך לצאת ומי לא צריך לצאת. בעצם הלקונה שמעלים לך פה היא שהסמכות שאתם נותנים כאן לשוטר בשטח היא רחבה מדי ואתם משתמשים בה בצורה לא נכונה. א', חקיקה מקנה סמכויות, היא לא קובעת מדיניות אכיפה. בסופו של דבר, אחרי כל חקיקה, לא משנה איך ננסח אותה - - - זה הכוח של השולחן פה. אנחנו נמצאים בשולחן פה לא כדי לשמוע הנחיות אלא לפעמים כדי לשנות חוק כשההנחיות לא ישרות דרך לטעמנו. בסדר גמור, אבל בסופו של דבר, כשיגיע האירוע השני במספרו וכבר יהיה מקום מבחינת מדרג האכיפה להטיל קנס ולא להסתפק בהתראה, עדיין תתעורר אותה השאלה האם הימצאותו של אותו אדם במרחק 120 מטר היא הפרה של התקנות או לא. התשובה היא שזאת עברה. יש מידה מסוימת של עמימות בתקנות. במקום אחד יגידו שזה כן עברה, במקום אחר יגידו שזאת לא עברה. בפעם השנייה הוא כבר יהיה יותר מודע למעשה. בואו לא ניתמם, הרי רוב האזרחים לא יודעים מה אנחנו רוצים מהם, משנים פה החלטות כל יומיים. בפרט שזה אזור מוגבל, שהיו בו דברים מסוימים ואז פתאום שינו את ההוראות. כמו בטבריה, שהכול היה סגר ופתאום זה ירד לשלושה רחובות. זאת בהחלט משימה מאוד מורכבת עבור השוטרים, להפעיל את שיקול הדעת. אבל בגל הראשון זה לא היה. כאחד שהסתובב במקומות של סגרים אני יכול להגיד שזה לא קרה. האם לפני שמטילים את הקנס אפשר להתריע בפני עובר העברה? שוב אני אומרת, אפשר להתריע והרבה פעמים המשטרה גם עושה את זה - - - שנייה, תמר, אני אחדד את השאלה שלי. מה יקרה אם נציע בהצעת החוק שבטרם הטלת הקנס תינתן אזהרה? דבר ראשון, צריך לשאול את משרד הבריאות מה עמדתם מבחינת האפקטיביות של הדבר הזה. דבר שני, זה כבר היה. היה שלב כלשהו שהתקנות קבעו בנושא של עטיית מסכה שיהיה הליך דו-שלבי. אבל בסופו של דבר התובנה הייתה שהרעיון הזה הוא רעיון פחות מוצלח, ולכן חזרנו למודל הסמכות להטיל קנס. מעבר לזה, אני מסבירה גם את הקושי המעשי שלדעתי יכול להתעורר בסיטואציה כזאת, במיוחד כשיש כמה גורמים שאוכפים וצריך לסנכרן ביניהם. כשיש לנו עברות שנאכפות על ידי כמה גורמים,

אני רוצה שהוועדה תקבל את ההנחיות לכאן, כדי שנוכל לראות מה כתוב בהן. וגם צריך התייחסות למה שאיתן אמר, אלה דברי טעם. אני אומר את זה כאחד שהסתובב בשטח ופגש אנשים.

תוכלי להעביר לנו את ההנחיות? כן, אנחנו נעביר את זה לייעוץ המשפטי של הוועדה. אני עוברת לסעיף 4, שזה סמכויות שוטר באכיפת הכניסה לאזור המוגבל והיציאה ממנו. קודם דיברנו על עברות שהן בתוך האזור המוגבל, עכשיו אנחנו מדברים על כניסה ויציאה: סמכויות שוטר באכיפת הכניסה לאזור המוגבל והיציאה ממנו 4. באזור מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3,

על הסמכויות לפי כל

(1)למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור המוגבל, או יציאה ממנו, למה יש לו סמכות למנוע? מי זה האדם הזה?

הוא לא גר שם? בתקנה

(2)לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך, לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב, (3)להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה, כי לגופי הצלה מותר להיכנס לתוך אזור מוגבל. אני לא מבין את הסעיף הזה. השוטר צריך לתת אישור לגוף? הסעיף הזה לקוח מפקודת המשטרה, יש שם פרק שלם שמתייחס לאירוע אסון המוני. הסעיף הזה נועד בעצם לאפשר מענה של גופי הצלה באירוע של אסון המוני. בחוק המסגרת אנחנו צמצמנו את זה, אחרי שיח שהיה לנו עם המשטרה, כי הסתבר לנו שהגוף שהוא באמת רלוונטי זה בעיקר הרשות המקומית, לצורך הסדרי תנועה. כשהמשטרה מגבילה את האזור אז היא חוסמת כניסות לאזור, וצריך סיוע של הרשות המקומית בכובעה כרשות תימרור, והיא יכולה לסייע גם בהכוונת תנועה. דווקא גופי הצלה אחרים הם פחות רלוונטיים כאן והם ממילא ייכנסו במסגרת הצורך החיוני. אז הסעיף הזה לא רלוונטי. חלקו רלוונטי והייתי משאירה אותו במתכונת שקבענו בחוק המסגרת. אם אני מבין אז 4(3) - - - לא, אני מדברת על המתכונת היותר מצומצמת שקבענו בחוק המסגרת. אפשר להתאים את זה לחוק המסגרת. אז את מציעה לקחת את מה שקבעתם בחוק המסגרת ולהחיל את זה פה? לאמץ את המתכונת היותר מצומצמת שקבענו בחוק המסגרת. את זוכרת את הסעיף בחוק המסגרת? 32(1)(ג). הוא לא פה כי הוא לאו דווקא בפרק של האזור המוגבל. הוא כן, הוא בכותרת של האזור המוגבל. "להורות לרשות מקומית לפעול במסגרת תפקידה וסמכויותיה לעניין הסדרי תנועה ברשות המקומית". לזה את מתכוונת? אבל למה רק הסדרי תנועה? הרי זה לא רק הסדרי תנועה. זה כן. אנחנו מדברים על סמכות למנוע כניסה ויציאה. לא, הסעיף הזה מדבר על סמכות שוטר לאכיפת הכניסה לאזור. אתם אומרים ששוטר רשאי להורות לרשות מקומית להיכנס לאזור מוגבל - - - לא,

הסעיף אומר שניתן

ברשות המקומית לשם מניעת הכניסה והיציאה. כלומר, להציב מחסומים, לסגור רחובות וכן הלאה. עניין הסדרי התנועה. רוצים פה ללכת לנוסח מצומצם יותר, שמופיע בחוק המסגרת, שבמקום הסמכות שכרגע קבועה פה, "להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו", ייכתב "להורות לרשות המקומית לפעול במסגרת תפקידיה וסמכויותיה לעניין הסדרי תנועה ברשות המקומית". זה לעניין כניסה ויציאה אל האזור המוגבל וממנו.

משהו לא ברור לי. אני קורא את סעיף 4 בתקנה. "באזור מוגבל וסביבתו רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3, להורות לרשות המקומית" וכו'.

עובר לסעיף 3 כדי לבדוק על מה מדובר. לא מדובר רק על כניסה לאזור, מדובר על עוד פעולות בתוך האזור. אז אנחנו מבקשים להתאים את זה לנוסח שקבענו בחוק המסגרת. אבל מה אם יש לרשות המקומית עוד פעולות שהיא יכולה לעשות? הרשות המקומית פועלת בתחום סמכויותיה. אנחנו מדברים כרגע על סמכות של המשטרה לתת הוראות נוספות שנוגעות לסמכויות שלה.

כאן ההוראות האלה נוגעות למחסום הפיזי שמוטל על האזור המוגבל. איפה כתוב שמדובר על המחסום הפיזי? תפני אותי בבקשה לסעיף. "לשם אכיפת הוראות תקנה 3". אבל תקנה 3 היא הרבה יותר רחבה מאשר רק כניסה. תקנה 3 מדברת על הגבלות למניעת התפשטות המגפה, ויש פה רשימה גדולה של דברים, קבלת טיפול רפואי, הליך משפטי ועוד הרבה דברים, לא רק כניסה ויציאה. לא, הכול נוגע לכניסה ויציאה מהאזור המוגבל. אולי אפשר לנסח את זה יותר מדויק ולהבהיר שהכוונה היא לא לתת להם את שיקול הדעת לעמוד שם ולהחליט מי ייכנס ומי יצא. הכוונה היא בהחלט לא לתת להם את שיקול הדעת לעניין כניסה ויציאה, אלא לאפשר להם לסייע למשטרה. זה דבר חשוב, זה מכפיל כוח, וזה גם משהו שנותן תיאום בין הגופים האלה. מה שהסברנו זה שיכול להיות מקרה שאחת הכניסות או היציאות מהעיר תיחסם והמשטרה תצטרך סיוע של הרשות המקומית בהקשר הזה. ברור. מירה, רצית להעיר משהו קצר? כן, אדוני, תודה רבה. אנחנו מתנגדים לקביעה שהשוטרים יורו לרשות המקומית להסדיר את הסדרי התנועה ברשות המקומית. הדברים צריכים להיעשות בתיאום ולא בהיררכיה.

השוטר לא נותן הוראות לעובדים של הרשות המקומית. השוטר מתאם מול ראש הרשות המקומית, וראש הרשות המקומית, שהוא הגורם המוסמך - - - תעצרי. ניתן יהיה להסתייע. בדיוק, אדוני, בדיוק כך.

כי זה בכל זאת סמכות של המעסיק. אדוני היושב-ראש, ההוראה כאן היא כן של המשטרה. המשטרה היא זאת שאחראית על סגירת הצירים. אבל הסמנטיקה שאמרנו עכשיו היא הנכונה. אנחנו לא אומרים שהם מעל המשטרה. אנחנו אומרים שהם לא יוכלו להורות, אלא המשטרה תוכל לקבל סיוע לצורך מילוי תפקידה. זה נוסח

בהוראת חוק שמדברת על סמכויות שיש לרשות המקומית בתחום של אבטחה... אני מייד אמצא את החוק הזה. זה נוסח שהוא מקובל, שהמשטרה מורה. תבדקו אם יש כזה נוסח. קשה לי להאמין שמרכז השלטון המקומי היה מעביר נוסח כזה באיזשהו חוק. אולי בימים אחרים. אבל בכל מקרה הכוונה שלי היא כמו שאמרתי, וגם אתם מתכוונים לכך: שהמשטרה תוכל לקבל את העזרה מהרשות המקומית ולא תצטרך להביא בשביל זה כוחות מיוחדים של המשטרה. ולצורך זה עדיף "מתן סיוע", כמובן על פי הנחיות חוקיות. אני אשמח אם ניתן למשטרה להגיב לזה. תמר, בבקשה. אנחנו באמת נמצאים בסיטואציה שהיא די דומה בחומרתה למצב שבו מוכרז אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בפקודת המשטרה. במצב כזה המשטרה היא באמת הגורם שפוקד ושולט באירוע, ויש לה גם סמכויות לתת הוראות לגופי הצלה, כאשר הרשויות המקומיות הן אחד מגופי ההצלה האלה. ולכן נכנס הסעיף הזה, הוא נקבע בתקנות שעת חירום, וכעת מבוקש לקבוע אותו גם בחקיקה. אז למה לא לקבוע שהמשטרה תורה גם לצבא לסייע לה? מאחר שמעמדו של הצבא שונה ממעמדן של הרשויות המקומיות. אגב, הוא באמת נדרש לסייע למשטרה. הרשויות המקומיות מוגדרות בפקודת המשטרה כגוף הצלה ולמשטרה יש סמכויות לתת להן הנחיות. בהחלט יש הבדל בין הצבא לבין רשות מקומית. אני לא יודע איך רשות מקומית מוגדרת בפקודת המשטרה, אבל - - - אני מציע ככה: תבדקו את העניין בממשקים נוספים שלכם ותראו את ההגדרות. גם את, מירה. אנחנו נבדוק מהצד שלנו. אבל לא יכול להיות שאנחנו, במצבת כוח אדם מצומצמת, ב-30%, יכולים להעביר חלק מאנשי הפיקוח שלנו לחל"ת, ועוד נותנים לנו הוראות. ברגע שיש תיאום אז

אבל לא יכול להיות שהמשטרה תקבע לנו את מצבת כוח האדם שלנו לפי הצרכים שלהם ולא יכול להיות שייתנו לנו הוראות בלי התיאום הראשוני עם המעסיקים של עובדי הרשות.

חברים וחברות, תגשרו על הדבר הזה. שלא יובן מזה שיכול לבוא מפקד משטרה ולהגיד לראש העיר שהוא צריך 1,000 פקחים. לא מדובר על פקחים, אני מבהירה: לא מדובר על פקחים. מדובר על תפקודה של הרשות המקומית כרשות תימרור.

אם לצורך זה היא צריכה לגייס אנשים, צריך להיות איזשהו תיאום. זה רק בנוגע לרשות תימרור? הסדרי תנועה - - - לא, הסדרי תנועה זה משהו אחר. הסדרי תנועה זה גם רשות תימרור אבל זה גם הצבת כוחות מסייעים בשטח. אם היא מוגדרת בפקודת המשטרה ככוח הצלה, אני כבר יכול לראות לאן זה הולך. אבל אם מדובר רק על הנחיית משטרה בכל הנוגע לרשות התימרור,

אגב, יש לי השגות גם לגבי הדבר הזה. אם משטרה יכולה לקבוע לרשות תימרור איפה לשים מחסום אז שתשים בעצמה שוטרים ותעשה את זה. הרעיון הוא שאנחנו בכל זאת מדברים על מצב חירום, לא על מצב שגרתי. ובנוסף, אין פה איזו התערבות בתפקידים השגרתיים של הרשות - - - חברים, אני רוצה להתקדם. כולנו מבינים על מה אנחנו כולנו מסכימים ועל מה - - - אפשר לקבוע את זה כסעיף בפני עצמו, שיגיד שהרשות המקומית תסייע בתיאום עם המשטרה בהסדרי התנועה בכניסה וביציאה לאזור המוגבל. בלי להגיד שדווקא השוטר הוא זה שנותן את ההוראה איך לעשות את זה. סליחה שאני משתמשת במושגים של פיקוד ושליטה, אבל ההצעה שלך פחות מתאימה לסיטואציה. אני מזכירה שאנחנו התחלנו מסעיף שלקוח מפקודת המשטרה לעניין אירוע חירום אזרחי, שבו יש למשטרה סמכות להורות לשורה של גופי הצלה, כולל צה"ל, כולל - - - לא, הרגע הסבירו שלצה"ל היא לא יכולה.

באירוע חירום שבו המשטרה היא המפקדת של האירוע אז כן, היא מורה גם לצה"ל. ועכשיו, בסעיף הזה, אנחנו נסוגים אחורה ואומרים שזה לא נוגע לכל הגופים האלה, כי אנחנו לא רוצים לפרוס את הסמכות הזאת באופן רחב, אנחנו מסייגים אותה אך ורק לרשויות המקומיות.

אנחנו מדברים על סמכות שהיא הכוונת תנועה, מניעת כניסה ויציאה מהאזור המוגבל - - - אבל זה בדיוק מה ששאלתי. אני מבין את המונחים. אם מדובר ברשות תימרור שבה המנכ"ל צריך לכנס את רשות התימרור ולקבוע שאין כניסה ברחוב הזה והזה,

אבל אם זה הכוונת תנועה, זה כבר כרוך בהצבת כוחות של הרשות המקומית. זה כבר משהו אחר לגמרי. את ההבחנה הזאת אתם צריכים לעשות. היא מאוד משמעותית. אני רוצה להבין על מה אתם מדברים. את אומרת משהו אחד, היא אומרת משהו אחר. החלק השני הוא בתיאום עם הרשות, לא הראשון. לצערכן, אגב, אתן מדברות עם ראשי רשויות לשעבר, אז אנחנו מבינים את המשמעויות של זה בשטח. אנחנו מבינים את המשמעות של המילים האלה.

בענייני חירום יש לשלטון המרכזי סמכויות מרחיקות לכת. למשל בחוק שירות עבודה בשעת חירום, לשר העבודה יש סמכות להפעיל את פרק ד' לחוק, שאנחנו במצב חירום, ולחייב עובדים במפעלים חיוניים, גם מהמגזר הציבורי

להגיע לעבודה - - - אבל זה סעיף אחר, זה לא הסעיף הזה. לא, מה שאני מנסה לומר זה שלממשלה יש סמכויות בחירום אפילו לגבי עובדים פרטיים לגמרי. אז שהיא תתכבד ותפנה למשרד העבודה. אבל זאת הממשלה, לא המשטרה, זה בדיוק ההבדל. אם הממשלה רוצה, שתגיד. אבל שמשטרה תורה פתאום לראש רשות מקומית? משטרה יכולה לחייב אותם לפעול בעניינים הטכניים התמרוריים או בהחלטות על סגירה ופתיחה ודברים כאלה. אבל לא בחלק הביצועי של זה. החלק הביצועי חייב לבוא דרך משרדים אחרים. ראש רשות מקומית הוא ראש רשות שלטונית. זה מובן וזה יצטרך לבוא לידי ביטוי בהסכמות. אני מבקשת שהמשטרה בכל זאת תשלים את דבריה, היא לא הצליחה לדבר.

רציתי לומר שני דברים. דבר ראשון, הכוונה היא בהחלט לתת הוראות לרשות המקומית בעניין הסמכות שלה כרשות תימרור. אף אחד לא מתכוון שהרשות המקומית תגייס עכשיו כוח אדם מיוחד כדי לבצע את הסדרי התימרור ואת הסדרי התנועה. הכוונה היא בהחלט שהיא תשתמש בכוח האדם שיש לה כרשות מקומית.

יש פעמים שזה גם יכול להיות נוח לרשות המקומית לקבל הנחיות מהמשטרה. הרבה פעמים מדובר בהסדרי תנועה שמגבילים את חופש התנועה של האזרחים ומכבידים עליהם, ובמקרים כאלה, מאחר שמדובר בהנחיית משטרה, זה יכול דווקא להקל עליהם. אבל זה לא הופך את המשטרה לקבלן כוח האדם של הרשות המקומית.

היא הסבירה שאנחנו מדברים בעיקר על הסמכות של הרשות כרשות תימרור. אוקיי, על זה הסכמנו. אפשר להטמיע את זה בנוסח? אני רוצה לומר משפט בעניין. אני מבקשת שיובהר בנוסח שמדובר ברשות תימרור מקומית, ושיתאפשר לקבל החלטות בהתוועדות מרחוק, כדי שזה יהיה ברור מעל לכל ספק שבאזור המוגבל לא מצפים עכשיו להתכנסויות ולהתוועדויות של רשות תימרור מקומית, שמסתבר שנורא חשוב שהיא תתכנס דווקא בתקופה של הכרזת אזור מוגבל. לא הבנתי את ההערה השנייה. היא מדברת על כינוס ישיבה. סליחה שאני מתעקש על הדבר הזה, אבל לשוטר יש סמכות לקבוע שהוא גובר על כל תמרור. אני פשוט לא מצליח להבין את המהות של הסעיף הזה. אני מצטער, אדוני היושב-ראש, אבל זה מציק לי קצת. אני לא אוהב את זה מכיוון אחר:

יקרה שמחליטים לבד שרירותית. צריך קודם שיבואו וידברו עם רשות התימרור וישמעו אולי את דעתם תוך כדי תנועה. אין לי בעיה, אבל פה הם מורים. הרי שוטר יכול להגיד, מעצם זה שהוא שוטר, שמעכשיו אין כניסה לרחוב הזה,

על זה בלי להתייעץ עם אף אחד - - - אבל אם הוא רוצה תמרור הוא חייב לדבר עם הרשות. אני לא בטוח.

שאמרת, המשטרה מסתייעת כאן ברשות המקומית, רק שהרעיון בהוראות היא שההסתייעות תיעשה מתוך מרות של המשטרה, מכיוון שהמשטרה היא זאת שנמצאת בפריפריה של האזור המוגבל.

מרות נשמע רע. אני לא מצליח להבין את זה, אני מצטער. אני מציעה שאני אדבר עם היועץ המשפטי ואנחנו ננסה למצוא נוסח יותר טוב.

(4)סירב אדם להוראת או לדרישת שוטר לפי פסקאות (1) עד (2), רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראות או הדרישה. "כוח סביר לשם מילוי דרישת ההזדהות ומסירת המידע"? זאת סמכות שקיימת גם למאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור. הרעיון הוא שאדם לא יוכל להימנע מהזדהות. לא לומר את שמו וכך לברוח מאחריות. היו מקומות שבהם כתבתם את זה בצורה יותר מדורגת.

אם סירב, הוא יוכל להטיל עליו קנס. הוא יכול להגיד לו "אני יכול להטיל עליך קנס על הסירוב, כי זאת עברה פלילית",

הוא יכול לעשות שימוש בכוח סביר. אבל לא עשיתם את זה ככה. השיח הזה עלה בהקשרים אחרים. במקרה של אי-מילוי דרישת הזדהות גם קנס לא יסייע, כי את לא יודעת מי הבן אדם. אבל אני חייבת להגיד שבדרך כלל הסמכות הזאת לא מגיעה לכדי מימוש. בדרך כלל יש איזושהי אינטרקציה שכשבעל הסמכות מודיע שאם לא יזדהו הוא יעשה שימוש בכוח, די בהודעה הזאת כדי לייצר שיתוף פעולה. זה תנאי מצטבר? גם סירב לעשות וגם סירב להזדהות? לפי מה שכתוב פה זה לשם מילוי ההוראה או הדרישה.

שוב, יש לנו כבר סמכות דומה, הסמכות שקיימת למאבטח לפי חוק סמכויות. מדובר במאבטח של הקניון וכד'. כלומר, זאת סמכות שכבר קיימת היום במקומות - - - בכל מקום שיש בו בעל סמכות שמפעיל סמכות לדרישת הזדהות או סמכות אחרת על פי דין, יש לו סמכות דומה למה שמוצע פה.

הלאה. סמכויות שוטר לאכיפת הגבלות יציאה למרחב הציבורי והגבלות על הפעלת מקום או עסק בתוךהאזור המוגבל 4א. בתוך האזור המוגבל רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3א, נוסף על הסמכויות לפי כל דין, (1)להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנה 3א(2)(ב), וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות, (2)למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו לאותו מקום לא נועדה לאחת מהפעולות או המטרות הקבועות בתקנה 3א(1) או אם בכניסת האדם יש כדי להפר את האמור בתקנה 3א(2). פה לא מדובר בעברות פליליות ולא בשימוש בכוח, אלא זאת הוראה למנוע כניסה - - - חברים, אני עוצר את הישיבה בנושא הזה, ונעבור לישיבה על המלוניות ועל ההגבלה על השבים מחוץ לארץ וכו'. אני רוצה לסכם. אני לא אזכיר עכשיו את כל הנקודות, הן רשומות בפניכם. אנא תעבדו גם ביניכם וגם מול צוות הוועדה כדי להגיע להבנות ולשיופים הנכונים של הסעיפים. דיברנו על כמה נושאים חשובים מאוד. אחד מהם הוא הנושא של תפקידו של ראש הרשות בתוך ההיררכיה הזאת, עניין ההיוועצות עמו ואיך היא צריכה להיות, והאם היא צריכה להיות לפני הוועדה או אחריה. יש עוד כמה וכמה נושאים נוספים שעלו, כולל הסיפור של מי המפקד באירוע הזה. אני הופתעתי מאוד מהסיפור של רח"ל, שפתאום מתאיידת לנו. יכול להיות שצריך לעשות חשיבה יותר נכונה בעניין. דיברנו על הכול. קצת רצון טוב וקצת נכונות להוריד את המילה הכתובה לשפת המעשה, משרד הבריאות, זה יעזור לנו מאוד, זה ייתן לנו הרבה בריאות ויעזור לנו להביא דבר מתוקן ככל האפשר. עלה גם הנושא של משך הזמן של האישור המתחדש. אם אתם זוכרים, הצעתי לקצר את הימים, אבל מצד שני, אם הוועדה לא מתכנסת או לא מקבלת הכרעה, זה לא יעצור אתכם בתוך מסגרת 21 הימים. אנא תעברו על כל הדברים האלה. יש לכם לילה שלם לעבוד, כי אני רוצה לרוץ עם העניין הזה בהמשך השבוע כדי להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. זה תלוי הרבה בכם, בקומון סנס שלכם ובהתחברות שלכם להערות, שחלק גדול מהן היו הערות מצוינות, בונות ונכונות. צריך לזכור שדברים משתנים תוך כדי תנועה.

יודעים שהתקש"חים האלה נבנו בזמן של לחץ גדול, ומי כמוכם יודע כמה אנשים מעוטי שינה כתבו אותן באותם ימים שהמגפה הייתה בעיצומה. תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 17:50.